בוקר טוב לכולם. טוב, כמו שכולם יודעים, הלילה יצא צה"ל למבצע מגן וחץ, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של הג'יהאד האיסלמי שפועל בתמיכה איראנית, בשבועות ובחודשים האחרונים, כדי לפגוע באוכלוסייה אזרחית בערי ישראל. האינטרס לגבות מחיר מאיראן ומגורותיה הוא לא אינטרס ישראלי בלבד, זהו אינטרס אזורי, ואנחנו עומדים בגאווה בחזית המאבק הזה. אני רוצה להודות מכאן לראש הממשלה ולשר הבטחון, על הובלת המהלך החשוב הזה.

לצה"ל, ולכוחות הבטחון, ראשי מערכת הבטחון, על פעילותם. ולחזק מכאן את תושבי הדרום, להודות להם על הרוח הגבית שהם נותנים לממשלה, בכדי להשיב את הבטחון למדינת ישראל ולאזרחיה כולם. נמצאים איתנו גם כאן שני חברי כנסת שמגיעים עכשיו מן הדרום. אלון, אני מבין שגם נתקעת בפקקים. מהעוטף. אז אנחנו כולנו איתכם, ומחזקים גם אתכם בימים האלה. אנחנו בעצם היום בשלב ההצבעות על החוק שמונח בפנינו בנושא התשתיות. הוגשו לוועדה הסתייגויות של מספר סיעות. אנחנו נצביע, כמובן, ניתן לחברי הכנסת להציג את ההסתייגויות, לנמק אותן, ואנחנו נצביע עליהן. אדוני, היועץ המשפטי, אתה רוצה להציג את הדברים? בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. כן, אני רק רוצה להבהיר כמה דברים. אני רוצה רק להפנות את תשומת לבכם לשתיים-שלוש נקודות קטנות בנוסח,

הקודם,

שאנחנו עולים להצגת ההסתייגויות וההצבעות עליהן. אני מדבר על הנוסח שנשלח אליכם כנוסח הסתייגויות והצבעות. הנקודה הראשונה היא בעמוד 7, בפסקה (8) של הגדרת תשתיות לאומיות. כמו שאתם רואים, מסומן פה בכחול. התווספה המילה "לטיפול", בעקבות הדיונים שהיו בוועדה, והתבקשנו להוסיף את המילה הזאת, ולכן זה נוסף לנוסח.

זה הופיע כבר בנוסח שנשלח לכם,

אני רק מבהיר את הדברים. בעמוד 13, בסעיף (7)(א), בעקבות הערות שנשמעו פה לגבי ההוראות שקשורות למאגר המידע, אז התוספת היא, שוב, מסומנת לכם בכחול, היה כתוב בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון, והתווספו גם שר האנרגיה והתשתיות ושר התקשורת, כשרים שצריך להתייעץ איתם לגבי קביעת ההוראות למאגר המידע. עמוד 15. כן, עמוד 15 זה משהו שכבר אמרנו בדיון הקודם, אני לא רואה צורך לחזור עליו כרגע, למרות שהוא מסומן בכחול, אבל נאמר בדיון הקודם שזה התווסף. יש נקודה אחת שהיא פשוט, יש טעות הקלדה בנוסח, ואני רוצה שתשימו לב, כי זה הדבר היחיד שהמילה היא מילה אחרת ממה שכתוב בנוסח.

בסעיף (23)(ב), כתוב בטעות "באתר האינטרנט של משרד התקשורת", וזה צריך להיות אתר האינטרנט של משרד האוצר. העותק מסעיף אחר שקשור לתקשורת, אבל הכוונה פה היא אתר האינטרנט של משרד האוצר. אז אלה הדברים. זכינו שחבר הכנסת פינדרוס מצטרף אלינו היום. מוועדת החוקה,

בשביל שיהיה לנו קצת שמח פה.

פה הדיונים רציניים, פינדרוס. זה לא וועדה חוקה. נעשה חפיפה לח"כים החדשים בוועדה אצלנו דברי חכמה בנחת נשמעים, זה המוטו. אנחנו פה בדיונים רגועים, נינוחים, מקשיבים אחד לשני, מכבדים אחד את השני. גם הכל מהיר פה.

נכון. מהיר וענייני. תיקון אחרון בעמוד 27 בסעיף (27). בעקבות ההערות שנשמעו פה מחברת קצא"א, אם אני זוכר נכון, לגבי תכסית הקרקע.

שיכולה להשתנות עם השנים, אז ההצעה מופיעה בפניכם בסעיף קטן (ב), שאומרת על אף האמור בסעיף קטן (א), גוף תשתית יהיה רשאי לדרוש הכנה של מפת מדידה להיתר, לגבי פני הקרקע שמעל לקו התשתית, כנדרש בהוראות לפי חוק התכנון והבנייה. אז אלה הדברים, ואפשר לעבור.

אנחנו מתחילים עם ההסתייגויות של "נעם"? ההסתייגויות הראשונות הן של חבר הכנסת אבי מעוז, שבעצם ביקר מראש ובכתב שנדון בזה, ונצביע על ההסתייגויות בהיעדרו. ויושב הראש אישר את הבקשה הזאת. כן, נכון. אז אפשר,

אפשר להצביע על כל ההסתייגויות של אבי מעוז שמופיעות בפניכם במקשה אחת. ככל שההצבעה תהיה בעד ההסתייגויות, נצטרך לעבור אחת אחת ולהצביע על כל אחת בנפרד. כן, בסדר גמור. רק אני מציע שמנהל הוועדה יגיד מי יכול להצביע. כן, רק נעבור על חברי הוועדה, מי שנוכחים פה. אוהד טל, יושב הראש, יצחק פינדרוס, אתה ממלא מקומו של משה גפני, מטי צרפתי הרכבי, אלון שוסטר ואברהם בצלאל.

אלה חברי הוועדה שנמצאים. יש עוד חברי וועדה שכרגע לא נמצאים דן אילוז, אלי דלל, רם בן ברק ואימאן ח'טיב יאסין. בסדר גמור.

מי בעד ההסתייגויות של סיעת "נעם", של חבר הכנסת אבי מעוז? אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שסיעת "יש עתיד" הציעה עכשיו לתמוך בהסתייגויות של סיעת "נעם".

אנחנו נמנעים. התלבטו. טוב, התלבטו. שיירשם בפרוטוקול. התייעצות סיעתית. טוב.

באמת את רוצה התייעצות סיעתית? מי בעד? הצבעה בעד, 0 נגד, 3 נמנעים, 2 ההסתייגויות לא התקבלו אני קובע שההסתייגויות לא התקבלו. ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז לא התקבלו. טוב, ונעבור בחדווה ובששון אל ההסתייגויות של "יש עתיד".

יש את זה במקבצים? איך אתה עושה את זה? אין מקבצים. אין מקבצים. אי אפשר להכין.

רגע, איזה הסתייגויות אנחנו עכשיו מקריאים אז?

הסתייגויות של סיעת "יש עתיד"?

כן. אני שואל אם את מבקשת להציג הסתייגויות והצבעה?

אפשר איזה משפט פתיחה? כן. אני חושבת שהפרק הזה, פרק כ"ד קידום תשתיות לאומיות הוא אתגר שלנו, נבחרי הציבור, למצוא את האיזון בין לחצי הפיתוח שקיימים במדינת ישראל, לבין הרצון שלנו לשמר.

בחוק הזה מוצע מנגנון של תהליך מואץ לתשתיות לאומיות, ואנחנו התבטאנו גם בוועדה הזאת וגם בוועדת הפנים, ביחס לדאגה שלנו מפגיעה גם באיכות הסביבה, גם בבריאות הציבור, גם מהחיפזון בפגיעה בסמכויות התכנון, בסוגיות של תוכניות מאושרות והקלות סביב קווים כחולים, תסריטים, פגיעה בחוק אוויר נקי, לקיחת סמכויות מהמשרד להגנת הסביבה. הרבה מאוד הסתייגויות, הרבה מאוד טיעונים שהעלינו במהלך הדיונים. לקיחת סמכות מפקיד היערות, מהולחו"ף, מהולקחש"פ. כל הדברים האלה מדאיגים מאוד. אני חושבת שהם צריכים להדאיג את כל אזרחי המדינה. ובאמת האתגר הוא,

מאחר שמדובר בתשתיות לאומיות מועדפות וחיוניות, ובמגה פרויקטים, זה מגה אירוע. ומלכתחילה חשבנו שהליך חקיקה סביב תשתיות לאומיות צריך להיות באופן מושכל,

שיטתי, ולא בחיפזון. זה ככה כאמירה כללית. יחד עם זאת, כל ההסתייגויות, באמת ניסינו לקיים בדיון ענייני ובדברים שהם מהותיים לטיוב החקיקה, וכך נעשה במהלך הדיון. בסדר גמור. אנחנו מתחילים עם ההסתייגויות שלכם לסעיף (1). רוצים להקציב זמן? נדמה לי עד 17:00. הדיון הוא עד 17:00 היום. בסדר. רק אני אומר - - - לא, אנחנו נעיר אותו כל פעם שתהיה הצבעה. אנחנו אחרי לילה.

כן. אני רק אומר,

אנחנו צריכים להתכנס למסגרת זמנים סבירה. בסוף מדובר במגה אירוע. זה באמת מגה אירוע. החוק הזה הוא מגה אירוע, ואי אפשר שנהיה, באמת החיפזון, אנחנו חייבים בשיקול הדעת הזה, בואו נתחיל ונראה איך אנחנו מתקדמים. האמן לי, אני ישבתי עד חצות בשביל להתכונן להסתייגויות. באמת, בכובד ראש ובאופן הכי ענייני. מטי, בואי נתחיל. אז יאללה, בואו נתחיל. כבוד יושב הראש, רק בבקשה שאלה. עורכת דין אורטל סנקר מאדם, טבע ודין. רציתי לדעת, האם אחרי שתוצג כל הסתייגויות, אני אוכל להתייחס?

הדיון הסתיים. אנחנו עכשיו רק בשלב ההצבעות. רק איתן ברושי יכול.

אבל אם אפשר, כבוד יושב הראש, למספר, לא לכל ההסתייגויות, אבל הסתייגויות חשובות שעליהן לא היה דיון. טוב, אז רגע, חברים, שנייה. אני אומר את זה גם לחבריי מהאופוזיציה. אם אתם רוצים, כי אני אומר, אנחנו היום, את הדיון סיימנו. צריך לומר את האמת. לא בכל הדיונים הגעתם והשתתפתם. אם הנושא הזה כל כך חשוב וכל כך קרדינלי,

הייתי מצפה שגם תשתתפו פה בדיונים. אני רוצה לומר לך.

שנייה רגע, היום אנחנו בשלב ההצבעות בלבד. אני רוצה לומר לאדוני. עכשיו, אני רוצה לכבד אתכם. אני רוצה לכבד אתכם, אני רוצה לאפשר לכם, אבל אני גם רוצה שאנחנו נשמור על מסגרת זמנים סבירה ונורמלית. אז אם אתם רוצים לאפשר - - - אבל, למען ההגינות, כשלא הייתי בישיבה הזאת הייתי בוועדת הפנים שדנה בסעיפים 31 עד 90 ומשהו.

לא היה מצב שאני, בעצם העובדה שפוצל החוק מנעה ממני התייחסות עניינית בסעיפים שבאים אחרי הסעיפים האלה.

אם מעיר נכון היועץ המשפטי שהדיונים לא היו במקביל, זה דבר ראשון. וחוץ מזה, אפשר תמיד לשלוח חברי כנסת נוספים מן הסיעה שיחליפו. אז הטיעון הזה לא עומד, אני מתנצל. אבל, אני אומר שאני רוצה לכבד אתכם.

אם אתם רוצים - - - הגברת ממשרד האוצר, אני אעדיף שלא תגחכי. לא גיחכתי. אוקיי. לא, אני אומר, אני רוצה לכבד אתכם. אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות לנמק, ואם אתם רוצים לתת לאפשר על חשבון זמן הדיבור שלכם, לגופים אחרים לדבר, בשמחה. אבל כל עוד אנחנו מתכנסים למסגרת זמנים. חוק ההסדרים, אתה יודע איך קורת החקיקה?

אני אומרת, הייתי במקביל גם בוועדת הפנים, גם וועדת הכלכלה, גם בוועדות הנוספות שאני חברה בהן, מעמד האישה ומדע.

באילוצי הזמן, האמן לי שאתה ואני מגיעים, תבדוק זמן נוכחות.

אני יכול להציע הצעה באמת? כן, אתה יכול.

אם רוצים באמת שגם הם יוכלו להגיב, אני מציע לכם,

לחשוב על דברים שחשובים לך מאוד מכל ההסתייגויות האלה. אני יודע ש-150 הסתייגויות זה דברים חשובים,

לכל אחד יש את הכמה החשובים שכדאי להתמקד בהם. ככה אני חושב. גם זה יותר, אפשר, זה בסדר גור, זה הכלי שיש לכם, אנחנו בעד, כן? גם כשאנחנו היינו באופוזיציה, עשינו את זה.

כי אני לא הייתי אז באופוזיציה, אבל עשו את הדבר הזה.

מצד שני, כשאני מבין ממך שישבת עד חצות ואת מחפשת להיות עניינית, אני אומר, בואי ניקח כמה - - - אז בוא נתחיל.

בואי ניקח כמה דברים חשובים מבחינתך. אפשר גם לתת להם להגיב, אפשר אולי באמת, באמת אולי אפשר גם לקבל את זה. גם אתמול בוועדת הכלכלה - - - בוא נתחיל. קיבלנו דברים, כן? יש דברים שהם רציניים - - - בוא נתחיל. אם יושב הראש יחשוב שזה משהו פחות ענייני. יושב הראש יודע לנהל את זה ביד רמה.

בבקשה. אתה רוצה שאני אקריא? איך אתם מנהלים את זה? יש לך רשות דיבור, בבקשה. טוב, אז אנחנו מדברים בעצם על פרק המטרה וההגדרות. פרק המטרה וההגדרות הוא, הדיוק בו חשוב, ובכדי לוודא,

זה חלק מאוד מרכזי בחוק. אנחנו, כתוב בעצם "מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות לקידום מיזמי תשתית", ואנחנו מציעים אחרי המילים "מטרתו של חוק זה" להוסיף "להאיץ את הקמתם וביצועם של מיזמי תשתית". זאת על מנת, בעצם, לחדד שזו מהות החוק.

מהות החוק היא האצה של ביצוע של מיזמי תשתית, ולא רק לקבוע הוראות. אנחנו חושבים שהדבר צריך להיאמר בריש גלי, בצורה יותר בולטת. להאיץ הקמתם וביצועם של מיזמי תשתית. כן, הצבעה. הסתייגות מספר 1. מי בעד? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף מספר (1) כתוב "מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות לקידום מיזמי תשתית, בין השאר באמצעות", אנחנו סבורים שלמחוק את שתי המילים "בין השאר" ופשוט לומר שאין לאפשר הרחבה של דרכים ואמצעים לקידום מיזמי תשתית, למעט מה שכתוב באופן מפורש. אחד האתגרים בחוק הזה היה לדייק מה זה אמצעי תשתית חיוניים ומועדפים, וסופר מועדפים,

אנחנו רוצים שזה יישאר ברמה של המאקרו מיזמי תשתית.

אנחנו חושבים שזה צריך להיאמר באופן מפורש שלא מדובר על הרחבה של דרכים ואמצעים לקידום מיזמי תשתית זוטרים, למעט מה שכתוב באופן מפורש ומוגדר ברישומים ובטבלאות. הסתייגות מספר 2. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים,

ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף מספר (1), כתוב - - - זה הסתייגות לחילופין, כתוב. אה, כן. עכשיו,

מאחר וההסתייגות הזאת לא התקבלה, אנחנו מציעים לחלופין, בסעיף מספר (1), המילים "לקבוע הוראות לקידום מיזמי תשתית בין השאר באמצעות", בעצם למחוק אותן ובמקומן לשנות ל"לאפשר לממשלה לזרז ביצועם של מיזמי תשתית אשר חפצה בעיקרם, בניגוד למרקמי התכנון והליכי התכנון המקובלים, לצורך יישום מטרה זו".

מה שמוצע בחוק הזה, זה חריגה מקווים כחולים, היעדר תסריט. בעצם איזושהי הפרה של חוק התכנון והבנייה. והדבר הזה צריך להיאמר בצורה מפורשת במטרת החוק, למען הציבור ידע שיש כאן בעצם הסטה מחוק התכנון והבנייה, שעד עכשיו היה מצפן במיזמי תשתית. וגם, יש כאן חריגה מהרגולציות שהיו קיימות. גם עם משרד הגנת הסביבה, גם פקיד היערות, גם הולקחש"פ והולחו"ף, גם הרשויות המקומיות עם זכות הערר.

זה צריך להיות מפורש שבעצם המיזמים האלה עוקפים במידה מסוימת את הנורמה שהייתה שגורה עד עכשיו. אני רוצה בבקשה להצטרף ולחזק את הדברים. אני מתנצל, כרגע אין אפשרות כזאת. מי בעד הסתייגות לחילופין לסעיף מספר 2. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים שבסעיף (1), לאחר המילים "הוראות לקידום", להוסיף את המילה "לפיתוח". אני חושבת שחשוב להבחין בין תשתיות קיימות שכבר קיימות ורוצים לקדם אותן לבין קידום תשתיות חדשות. בוועדת הפנים אני עדה לדיונים שקורים לעומק, גם תשתיות לפיתוח וגם קידום תשתיות קיימות. אז אני חשובת שהדיוק הזה של קידום ופיתוח הוא יותר תואם את דבר החוק ואת המהות של החוק. מי בעד?

לחילופין 3. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף (1), סעיף קטן (1), אני מציעה שבמקום המילה "תהליך", כתוב "אסדרת תהליך הרישום והמיפוי של קווי תשתית" יבוא "תהליכי", ואחרי "המיפוי" יבוא "והעדכון". אני באמת חושבת שזה באמת מהותי כי זה לא רק מיפוי. המיפוי צריך גם להיות, להתעדכן.

זה לא מיפוי חד פעמי שקורה עכשיו בשכבת המיפוי, אלא אנחנו מצפים שיהיה עדכון שוטף שלו.

אנחנו חושבים שאסדרת תהליכי הרישום, המיפוי והעדכון, של קווי התשתית, זה סוגייה, שלא ייוצר הרושם שלאחר המיפוי זהו כולם פטורים מעדכון שכבות המיפוי. הייתי שמחה, אני אומרת שאני חושבת שזה באמת עקרוני ואולי אפילו, דנה תחווה את דעתה, אבל הנושא של העדכון של השכבות הוא חובה של משרדי הממשלה. יאללה, ניתן לך אפשרות להגיב. אני רק אגיד שהיה לנו חשוב לשמר את המילה הזאת, בגלל שההוראות שאנחנו קובעים בהן, לא רצינו להטיל נטל נוסף כרגע על גופי התשתית,

האמירה פה שכל פעם שעושים עבודה לתחזוקה, למיפוי, להקמה של תשתית, לביטול שלה, נצטרך לעשות את העדכון. אבל, לא כתוב כאן. זה ממש ההוראה הפוזיטיבית לגבי רישום תשתיות. אין פה עדכון שוטף שלא נעשה בקשר ישר עם ביצוע עבודה מסוימת על התשתית, באמת בכדי לא להטיל נטל רחב יותר על גופי התשתית. טוב, מי בעד הסתייגות מספר 4?

2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף (1), סעיף קטן (2), כתוב "קביעת הוראות לעניין תיעדוף של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים". אנחנו סבורים שצריך למחוק את "קביעת ההוראות לעניין", ולכתוב במקומן "הגדרת". ובסופו של הסעיף יבוא "ותיעדוף חיי אדם, בריאות הציבור והסביבה". אחד הדברים שככה הטרידו את כל, בכל הדיונים, זה איך מבטיחים לצד הפיתוח של התשתיות את נושא בריאות הציבור והסביבה, ולכן אנחנו סבורים שהסעיף צריך להיות מנוסח "הגדרת תיעדוף של מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים, ותיעדוף חיי אדם, בריאות הציבור והסביבה", כמצפן שלאורו אנחנו פועלים. צריך להיות גם איזשהו מינוח לוגי של התיעדוף. מי בעד הסתייגות מספר 5?

2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף מספר (1), סעיף קטן (3), אנחנו מציעים שבמקום המילים "הסרת חסמים" יבוא "עקיפה או זירוז תהליכים". במקום "הסרת חסמים" וגם בהמשך במקום "חסמים" יבוא "תהליכים". זאת אומרת "עקיפה או זירוז תהליכים בקידום מיזמי תשתית ובכלל זה תהליכים אסדרתיים בשלבי התכנון". בעצם, לא הכל הוא חסם. לפעמים, יש תהליכי עומק של התכנון. למשל, התזכיר, ומרקמי התכנון, והקווים הכחולים, והיוועצות עם גורמי מקצוע. זאת אומרת, לא הכל הוא בהגדרה חסם.

המילה "תהליכים" הוא יותר נכון, גם זו כוונת החוק. זה משנה מהותית? זה משנה מהותית כי חסם, כשאתה מגדיר חסם, זה "go / no go", זה משהו מאוד דיכוטומי. אבל אנחנו מדברים פה, החוק הזה מציע גם הקלות בתהליכי תכנון שהם לאו דווקא בהכרח חסמים. הם דבר החוק.

אנחנו חושבים שבמקום המילה "חסמים" צריך לבוא "תהליכים". וגם אני חושבת, מאיר באור שלילי את גופי הרגולציה שהם לא חוסמים, הם פועלים על פי חוק.

אנחנו חושבים שהמילה תהליכים היא יותר נכונה במקרה הזה. טוב. הסתייגות מספר 6. הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים 0 ההסתייגות לא התקבלה. טוב. סעיף מספר (1), סעיף קטן (3). יש כאן, מצוין כאן, בכלל זה חסמים אסדרתיים. אני מציעה להוסיף את המונח גם מנהלתיים. לצד חסמים אסדרתיים,

מאחר ולא התקבלה ההסתייגות הקודמת, יש גם תהליכים מנהליים, ולכן לא הכל הסדרה, יש הרכבה מאוד מנהל. ולכן, זה הרחבה בעצם של החסמים. גם אסדרתיים וגם מנהלתיים. הסתייגות מספר 7. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים,

כן, טוב. בסעיף (1), בסעיף קטן (3), כתוב "בשלבי התכנון" "חסמים אסדרתיים בשלבי התכנון, ההקמה וגומר", ואנחנו מציעים לא שלבי התכנון, שלפני המילה "תכנון" יבוא "בשלבי האישור, התכנון". כי גם כאן תכנון הוא לא מספיק.

תוכנית צריכה להיות מאושרת, זה גם כתוב בדבר החוק בהמשך. ולכן, המילה "אישור" צריכה להיות נאמרת בפירוש.

תכנון הוא איזשהו משהו כללי,

שנותנים באופן מפורש. הסתייגות מספר 8. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (1), אחרי סעיף קטן (3), אנחנו מציעים להוסיף סעיף קטן (4),

הסעיף הזה מתייחס למטרה, ואחת המטרות של החוק היא גם הקמת וועדות וגופים שהם עוקפי הגורמים שחוסמים כרגע בחוק. זאת אומרת, יש כאן בעצם, אני באמת, רק אני רוצה להגיד גם ליועץ המשפטי וגם לך, אדוני יושב הראש. יש כאן ניסיון באמת לדייק את המטרה. בחוק הזה מוצע להקים גופי תכנון, גופי אישור, וועדות שרים,

אני חושבת שבמטרת החוק צריך לומר מפורשות, שבנוסף לאסדרה והכל, גם יש כאן בעצם הקמה של גופי תכנון. וזה צריך להיאמר במפורש. כי בהמשך החוק נותן על זה את דעתו.

מוצע להקים גופי תכנון,

והכל לטובת קידום המיזמים הלאומיים האלה. אני באמת מציעה לחשוב בכובד ראש. כי זה מוגדר בהמשך.

מקימים את כל הגופים הרגולטורים שבאים לקדם את המיזמים האלה. אני סמוך ובטוח שכל חברי הכנסת פה שוקלים בכובד ראש את העניין.

הסתייגות מספר 9. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. כבוד יושב הראש, אפשר להתייחס להסתייגות מספר 10?

רק אם חברת הכנסת תעניק לך את זכות הדיבור שלה. אני הייתי פה בדיון שבוע שעבר, ואז לא נתת לי. לא, לא. אני נותנת לו את זכות שלי, בהגנה על ההסתייגות שלי. יש לך את ההסתייגות? בבקשה.

אני חושב שהוספה של סעיף (1)(א), "כל רשות מרשויות השלטון חייבת לבצע את הוראות חוק זה, תוך כיבוד ותיעדוף השמירה על חיי אדם בריאותו ושמירה על משאבי הטבע", היא הסתייגות מאוד חשובה.

אני מבקש מחברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה,

בסופו של דבר, ההסתייגות הזאת רק תוסיף לחוק הזה.

בסעיפים הספציפיים שדנים באים במשך ימים ארוכים עכשיו, בוועדת פנים וסביבה, וגם בסעיפים אחרים שדנו פה, אתם מתייחסים לזה.

יש פה הקלות מאוד מאוד משמעותיות בהליכי תכנון תקינים. יש פה פגיעה בחוק אוויר נקי, גם אם מנסים לצמצם את הפגיעה הזאת, שזה חיי אדם.

בחוק הזה, פגיעה במשאבי טבע אוד חיוניים לכלל הציבור. פוגעים בחופים ובים, ועוקפים את הוועדות התכנון. ולכן, חשוב שהמשפט הזה יופיע במטרות החוק, ושכל רשות שלטונית, יהיה לה את זה מול העיניים את אותו מיזם חיוני, ויש מיזמים חיוניים שאני בטוח שכל חברי הכנסת פה מהאופוזיציה והקואליציה כאחד רוצים לקדם. הסתייגות מספר 10. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. רק לומר שזו באמת הייתה הנקודה. כל הזמן מדברים על הבריאות, גם בוועדת הפנים. זה כוכב צפון שוועדת הפנים כל הזמן שמה כנגד עיניה, וחבל שהדיון פה הוא באמת לא מספיק ענייני. סעיף (2), אני בסעיף (2) להגדרת החוק. כתוב כאן את ההגדרה של אישור, מה זה אישור פעולה. אנחנו מציעים שבסעיף קטן יבוא "ובלבד שניתנו באופן אקטיבי ולא באופן של הימנעות או אי-עמידה בזמנים הנדרשים שנקבעו בחוק, בחוק זה או בכל חוק אחר". בעצם, בהיסטוריה אתה בטח זוכר, היה את הנושא של האישור שבשתיקה, וזה די ירד מהחוק. אבל, כן חשוב לוודא פה בניסוח, שאכן אין אישור שבשתיקה.

מדובר פה במגה פרויקטים ברמה הלאומית שמביאים סכנה לבריאות הציבור. אנשים ימותו כתוצאה מהפרת חוק אוויר נקי. בהגדרה.

ולכן, צריך להיות סמוכים ובטוחים שכל האישורים אכן בוצעו באופן מושכל,

ותוך הפעלת שיקול דעת. שוב, אני באמת קוראת לוועדה להקשיב בכובד ראש. האישורים צריכים להיות בגורם מוסמך באופן מושכל, ולא אישור שבשתיקה. ומאחר שזה הוסר מהחוק, זה צריך להיאמר בצורה מפורשת.

הסתייגות 11. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הובסתם. ממש לא. ממש לא. אם הייתי עניינית, היית בא ואומרת לי תשמעו,

יש לי 15 חשובים מאוד, בואו נדון בהם.

הצעתי את זה בתחילת הבוקר. בסדר, אנחנו זורמים.

בסדר. אני יכולה לומר לך שכל הסתייגות כאן, נתנו עליה את הדעת.

ואני באמת, זה שיושב הראש בוחר, זה שיושב הראש בוחר.

לא סתם, לא בכדי נמצאים כאן כל כך הרבה ארגוני סביבה שחרדים מהחוק הזה. חרדים מהחוק הזה. ואני בתוכם. אני חרדה מהחוק הזה. לא סתם אנחנו מבטלים בהשוואה לכל דיוני הוועדות, זה בדמינו. באמת בדמינו. ואם אנחנו הולכים לכאלה קיצורי תהליכים במדינה כל כך צפופה, עם משבר אקלים כל כך חמור, עם התחייבויות ממשלה, אנחנו חייבים להבטיח, אני באמת חייבת לומר לכבוד יושב הראש, באמת ההסתייגויות האלה ניתנו בשיקול דעת ובכובד ראש.

בסדר גמור, אבל אמרתי לך - - - לא, אבל אני מקבלת כל הזמן, אז אני ככה - - - לא, אבל אני אומר באמת. בסוף, הרבה מהטיעונים שאת מעלה, היה עליהם דיון. היה עליהם דיון. אז עכשיו לבוא, אני לא אפתח את הדיון הזה מחדש.

אז אם את - - - לא, אבל חלקם התקבלו גם בוועדת הפנים. חלק מרוח הדברים שאני אומרת - - - בסדר. זאת ההזדמנות להכריע. חלק מרוח הדברים שאני אומרת - - - אבל בסדר - - - חלק מרוח הדברים שאני אומרת כבר תוקן בוועדת הפנים. אז הוא צריך להיות מוטמע כאן גם במטרות. הרי, האבסורד הוא שבכלל זה פוצל.

חברת הכנסת מטי הרכבי צרפתי. יש לנו שתי אפשרויות. אפשר להתנהל במסגרת הפורמלית, כשאת מציעה את ההסתייגויות, מנמקת את כל ה-150, ואנחנו מתנהלים באופן פורמלי,

אז זה מה שאני מבין שאת בוחרת. אתה אומר שבכל מקרה שום הסתייגות לא תתקבל. אני אומר שאם את רוצה דיון ענייני, למרות שלא הייתם פה בימי הדיון. היה דיון, לא הייתם בדיון. ולבוא עכשיו, להציג הסתייגויות על דברים שכבר דנו בהם, והגענו לאיזושהי הכרעה - - - בוא נקווה שאם יהיה איזה משהו - - - אז חוסר הרצינות הוא לא מצידנו. היועץ המשפטי והאדון יושב הראש, יחשבו שכן יש מקום לשנות, תפעילו את שיקול הדעת.

הוא לא מצביע, אבל יכול להיות שיש לו - - - אז אני אומר, הציע פה גם חבר הכנסת אברהם בצלצל, וגם אני הצעתי מקודם, שאם את רוצה להתמקד בדברים שהם באמת משמעותיים, שאת רוצה באמת לקיים דיון,

אבל, צריך לייצר פה איזון בדבר הזה. אי אפשר לא להיות חלק בדיון, לבוא עם 150 הסתייגויות. נמשיך.

חבר הכנסת אושר שקלים מחליף את מקומו של אלי דלל. בסדר. נמשיך. הסתייגות מספר 12. טוב. 12, אתה צריך להצביע, אדוני.

כן, סעיף קטן (2), בבקשה. סעיף קטן (2) כתוב "פטור מרישיון, היתר או אישור כאמור בפסקה (1), או פטור מביצוע פעולה הניתנים לאדם לפי דין מגורם מוסמך". אנחנו חושבים שצריך להוסיף "ובלבד שניתנו באופן אקטיבי ולא באופן של הימנעות או עי-עמידה בזמנים שנקבעו בחוק זה או בכל חוק אחר". באותו דבר כמו בסעיף (1).

זה סעיף שבא, שוב אני אומרת את הנושא של האישור שבשתיקה. אמרתי את הנאום הזה קודם, ולכן צריך להבטיח שהכל נעשה כדין ובאופן מושכל. בסדר גמור. הסתייגות מספר 12. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מבקשים בהגדרת אישור פעולה, אחרי סעיף קטן (2), להוסיף סעיף קטן (3), לפיו "אישור פעולה לא יכלול בשום מקרה אישור שבשתיקה. לצורך סעיף זה "אישור שבשתיקה"-אישור הניתן כאשר גורם מוסמך לא השיב לבקשה או פניה בתוך פרק הזמן שנקבע לגבי אותה בקשה או פניה, והוחלט כי יראו אותו, עקב כך כאילו ניתן על ידו אישור הפעולה בהתאם לבקשה." וכאן,

כיוון שזה ירד מהחוק, ונעשו התיקונים גם בוועדת הפנים, בכדי למנוע את האישור שבשתיקה, הרי שצריך לומר את זה בצורה מפורש, כי זאת כוונת המחוקק נכון לעכשיו, וצריך להוסיף את זה בסעיף קטן. בכדי שבאמת נוודא, וזה מה שנאמר במשרד הפנים, בוועדת הפנים, שנוודא שלא היה שום אישור שהוא מקרי,

אלא הוא נעשה באופן מושכל. שוב אני קוראת לכם לשקול. מה שאני רוצה לשאול פה, לא נשמע לי הגיוני שהחוק לא יהיה קוהרנטי.

אם בוועדת הפנים יש שינויים שהתקבלו, אני חושב שנכון, בין המנהלים, בין היועצים המשפטיים, לבצע את התיאום הזה. התיאום בוצע.

לא, אבל - - - אומר היועץ המשפטי שהתיאום בוצע.

טענה חברת הכנסת שהתיאום בוצע - - - בסדר. כן.

חוץ מזה, מה? כל מה שיעקב אשר עושה, אני משתדל לעשות הפוך. כל מה שיעקב אשר עושה, אני עושה הפוך. אחרת איך יהיה בידול בינינו. הסתייגות מספר 13. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בהגדרת גוף מבצע, יש כאן, בכל מקום שמופיע "דין" אנחנו מציעים להחליף את זה ל"חוק".

עורך הדין קרן, ייתן את דעתו, כי בחוק הפרשנות ופקודת הפרשנות, נכון לציין "חוק" ולא "דין". ההגדרה לדין אינה מתאימה לימינו ומרחיבה מעבר לנדרש. המילה דין כוללת דברים שהם לא רק חוק. נכון, אבל אנחנו כאן מתייחסים לדברים שהם בחקיקה, ולא בדין.

אנחנו חושבים שיותר נכון במקרה הזה,

ואנחנו פה מתייחסים קצת לפרשנות היותר מצומצמת של החוק ולא של הדין. הסתייגות מספר 14. הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים שבהגדרת גוף מבצע, בסופה יבוא "ובלבד שאושרו על ידי היועצת המשפטית לממשלה. על אף האמור, גוף מבצע לא יהיה בשום מקרה תאגיד שאחד או יותר מבעלי השליטה, או ש-30% ומעלה ממניותיו, הם בידי תאגידים זרים וכן לא תאגיד המהווה מונופול במשק האנרגיה בישראל..." - - - אני חושב שבכלל על הכותרת של החוק צריך לכתוב, שכל החוק הוא באישור היועצת המשפטית לממשלה.

לא? אם כבר.

אני אומר מה עומד מאחורי - - - לא,

מאחורי ההסתייגות הזאת, באמת. הרי, בסך הכל, מדובר על תשתיות לאומיות, ושוב, באמת יש עניין שהגופים המנהלים והמבצעים יהיו אכן בגופים ישראליים ולא תהיה איזושהי השתלטות עוינת חלילה מגופי ביצוע או תשתית, שהם יכולים להיות באמת עוינים למדינת ישראל. ואין את זה, אין את ההבטחה הזאת פה. היועצת המשפטית תעניק את הבטחון. לא, לא, לא. אתה יודע מה? גם בלי היועצת המשפטית. אם אתה מוריד את הפתיח, "גוף מבצע לא יהיה בשום מקרה תאגיד שאחד או יותר מבעלי השליטה, או ש-30% ומעלה הם בידי תאגידים זרים". יש גופי תשתית שהם לא בידי גופים ישראליים, והם יכולים להיות עוינים, והם יכולים להשתלט על תשתיות - - - טוב, זה היה יכול להיות אחלה סעיף לדיון רציני. לא, באמת. אבל אנחנו - - - אבל, אני באמת - - - אני אענה רק.

כבוד יושב הראש, אני ניסיתי להתייחס לזה בדיון לפני שבוע. אבל, אין לך רשות דיבור, אדוני. אבל - - - אבל, אין לך רשות דיבור. אין לך רשות דיבור. אני לא רוצה להוציא אותך. היועץ המשפטי. כיוון שההסתייגות שלכם נפלה על סעיף ההגדרות, למעשה, אם ההסתייגות תתקבל, אז המצב יהיה, המצב לא יהיה שאי אפשר שהגוף שיבצע את הפרויקט יהיה הגוף שאתם מדברים עליו, אלא פשוט ההוראות לא יחולו על גוף כזה כאשר הוא יבצע את הפרויקט. וזה מצב שהוא לא רצוי. אז אולי תציע תיקון גורף. הרי, ברור שאנחנו לא רוצים שגוף מבצע יהיה גוף שלא כולו בשליטה ישראל. אתם רוצים להגיד שאי אפשר שגוף כזה יבצע פרויקטים. אני אומרת שעד 30% זה מידתי. עד 30% זה מידתי, אבל מעבר ל-30% זה יכול לגרום - - - רכבת קלה בירושלים לא הייתה אם זה היה בחוק.

לא הייתה. אני אומר שההסתייגות לא - - - שיעבדו בדרך המלך.

חוק תכנון ובנייה. אוקיי. לא, לא, במקרה הזה.

זה דרך מהירה, זה דרך עוקפת. בסדר, לא, אנחנו לא פותחים את זה עכשיו לדיון. הסתייגות מספר 15. אדוני, אני יכולה התייעצות סיעתית? את יכולה. 5 דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 10:17 ונתחדשה בשעה 10:23.) טוב חברים, לאחר ההתייעצות הסיעתית ושקילת העניין בכובד ראש, מי בעד הסתייגות מספר 15? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. כן מטי.

אנחנו, יש את ההגדרה של גוף ציבורי, ואנחנו מציעים שקודם כל, אחרי סעיף (4) יבוא "לגבי תאגיד שנמצא בבעלות או שליטה של רשות מקומית וחברה עירונית, בכפוף לכך שתקציבם אושר בהתאם לנדרש באותה שנה". אני רוצה לומר, אדוני יושב הראש, שבשונה מגופים שהם בשליטה ממשלתית או רשות ממשלתית, גופים מוניציפליים וחברות עירוניות, תקציבן מאושר מידי שנה. ולכן, יש, חלק מהיכולת והחוסן של תאגיד עירוני לעשות את הפרויקט, תלוי בכך שתקציבו מאושר. ואני מדברת ככה ברמה של המינהל התקין, צריך לוודא שבאמת תקציבם אושר. וזה שונה מרשות ממשלתית או משרד ממשלה. וגם אולי אני רוצה רק לומר פה משהו בהמשך לשיחה שהייתה בהפסקה לגבי אגודות מים וביוב, שגוף ציבורי צריך לכלול גם עבודת מים וביוב, כי לא תמיד הם בבעלות רשות מקומית. יש הרבה מאוד אגודות מים וביוב שהם בהתאגדות אזורית, באגודות חקלאיות. הרבה מאוד מהשירותים האלה.

פה באמת, אני קוראת רגע להגדיר, להוסיף את הרכיב הזה. כי זה גם בדבר החוק. מדובר על מאגרים על מט"שים. ומט"שים ומאגרים הם לא תמיד ברשות מקומית. אני יכולה לומר לך, אני הייתי ראש מועצה 12 שנים. הביוב שלנו, אני לא הייתי, הביוב לא היה בבעלותי, המים לא היו בבעלותי, אגודת המים היא שסיפקה מים ליישובים הכפריים.

ביואב. מועצה אזורית יואב. אגודות המים הם מהדרום, הם אלה שסיפקו מים. והם לא מוחלים פה. וכנ"ל גם לגבי הביוב, לגבי מט"שים שהם - - - אני חושב שיש פתרון לדבר הזה. אני חושב ששוב, בלי לבדוק את זה, נשמע שהם יכולים להיות גוף מבצע או גוף תשתית בהקשר,

תלוי בהקשר הספציפי של מה שהם עושים.

בהקשרים האלה, אם הם גוף מבצע, דיברנו מקודם על מכוח דין או מכוח הסכמים עם הרשות המקומית, אם הם הגוף שמבצע את עבודות התשתית אז הם נכנסים, אם הם גוף שמחזיק או מפעיל תשתית, הם נכנסים כגוף תשתית. אולי אני יכולה לבקש שתקיים איזושהי התייעצות, לא יודעת - - - אני אשמח רגע להגיב אולי. כן, משרד האוצר. עם וועדת הפנים. לא, עם וועדת הפנים, עם היועמ"ש של וועדת הפנים. לא נורא, לא נורא, נאפשר את זה. כן, בבקשה, משרד האוצר. אני רק אגיד שיש פה הגדרות מסוימות, שכל הגדרה מטילה סוג של חובות שונה רגע, מכוח הסעיפים שבא. להכניס אותם להגדרה של גוף ציבורי, לא בהכרח, בעיני לפחות כרגע, לא מונעת מהם את הסיפור של להקים את מאגרי המים, אלא מטילה עליהם חובות ונטלים שלא בהכרח רצינו להטיל עליהם כאן. ולכן, ההגדרה של גוף ציבורי כגוף ציבורי, לא תסייע או תשנה לעניין הקמת - - - אדוני יושב הראש, אני רוצה להחליף מילה, להכניס משפט. תן לה לסיים את דבריה, בבקשה.

ונראה לי שבהכרח צריך להסתכל על ההגדרה כאן, ומה ההוראות הפוזיטיביות שחלות על אותה הגדרה בשביל להבין. ההגדרות שחלות על גוף ציבורי זה להעביר מידע לעניין מקומות שיש בהם סקרי קרקע. אני לא בטוחה שזו בדיוק - - - את יכולה רק לומר איפה כאן בהגדרות יפלו תאגידי המים והביוב? איפה הם יפלו פה בהגדרות, ואולי אפילו לפרוטוקול שזה יאמר. אז השאלה היא לא איפה הם יפלו, אלא מה ההוראות שאנחנו רוצים לאפשר לתאגידי המים האלה.

איזה הוראות בחוק אנחנו רוצים לאפשר שיחולו, ובאיזו מסגרת על תאגידי המים. לא, אבל גם במסגרת תשתית לאומית. אבל מה המשמעות - - - חברת הכנסת מטי - - - שנייה,

אני רוצה לקחת משפט על חשבונך. כן, בבקשה, יושב הראש. אני רוצה להעיר מילה. אני מייצג את אגודות המים, ואני מכיר גם את הכנסת. איתן ברושי, יושב ראש מים לישראל. אני רוצה לומר שהמטרה היא לא ההגדרה, אלא יכולת הביצוע של הגוף תחת הכותרת תשתיות לאומיות, שבזה אתם עוסקים כבר יותר מכמה ימים. בעוד שעה-שעתיים מתחיל דיון בוועדת הפנים, ובצדק נאמר שצריך לראות את המכלול. ובוועדת הפנים הולכים לאשר הקמת מאגרים שאנחנו הגוף המבצע, כי אחרת לא תהיה בנייה בישראל. כי בלי סילוק הקולחין, אין בנייה. אני אומר אין בנייה לפני שאני אומר שאין חקלאות. חקלאות יכולה להסתדר. הבנייה לא מסתדרת בלי סילוק הקולחין. ולכן, ההגדרה צריכה לענות על המטרה. זה לא דיון משפטי טהור. נתתי ליועץ המשפטי ניסוח, יכול להיות שהניסוחים הקיימים עונים. אפשר להסמיך אתכם, בבקשה.

עד סוף היום, יגמר הבירור הזה.

אוקיי, משרד האוצר, התייחסות אחרונה? שוב, גוף מבצע יכול לכלול את הדברים האלה. בואו נסתכל, תסתכלו על ההגדרות של גוף ציבורי ומה החובות של גוף ציבורי בחוק הזה. אין כאן שום התייחסויות רלוונטיות.

בסדר גמור. אנחנו מצביעים.

רק אני אומרת שאולי תקיימו איזושהי התייעצות באחת ההפסקות.

אבל יש פה תמימות דעים בצוות המקצועי שהחוק מתייחס לזה בצורה מספקת ולכן אין פה צורך לחרוג ממה שכבר הוחלט. הסתייגות מספר 16. הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. טוב. בהגדרת גורם מוסמך, כאן כתוב "גוף ציבורי או גוף תשתית, שגוף מבצע נדרש לפי דין לקבל ממנו אישור פעולה, לשם קידום מיזם תשתית,". אז אנחנו חושבים שלאחר המילה "קידום" יבוא גם "יזום", בכדי לוודא בניסוח שגם מדובר בתשתית חדשה לחלוטין. זאת אומרת, זה לא רק הקידום, אלא גם

כרגע, רק מי שנותנים אישורים בייזום. הייזום מוטל על מישהו אחר. אוקיי. אני לא יודעת, אבל הם גם יוזמים. זאת אומר, גוף מוסמך. אז יש פה הגדרות אחרות שמדברות גם על היוזמים.

היה לנו חשוב להפריד רגע במערכת היחסים ביניהם.

הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. יש כאן הגדרה של וועדת ההשגות. אנחנו סבורים שכל עוד לא הסתיים הדיון בוועדת הפנים, שהם מטפלים בפרק כ"ד,

הרלוונטיים, אי אפשר שאנחנו עכשיו נצביע על סעיף 37, שבעצם לא נגמר הדיון בעניינו. ולכן, אני חושבת שהם צריכים לנסח את הנוסח המחייב, ורק אחר כך אנחנו יכולים. אני רוצה להתייחס לזה. אני רוצה להבהיר,

מבחינת ההצבעות פה, שככל שאנחנו נצביע על הגדרה שבסופו של דבר, החלק המהותי שלה בוועדת הפנים לא ייכנס לחוק,

לצורך העניין - - - אנחנו מצביעים על ריק עכשיו. נכון לעכשיו, מבחינה חוקית, אנחנו מצביעים על ריק. לא, זה לא על ריק. אין לי הגדרה של הסעיף הזה. תראה לי הגדרה שאושרה של הסעיף הזה.

ההגדרה של וועדת ההשגות היא רק וועדה שהוקמה לפי סעיף מסוים בחוק. ככל שבסוף לא תהיה וועדת השגות, אז ההגדרות שהן לא רלוונטיות, שאין להן סעיף מהותי שמתייחס אליהן, יימחקו. בכל הכבוד, אני לא מסכימה. בסדר. אני מצביעה על סעיף 37, אני צריכה לדעת על מה אני מצביעה. אני, אתם, צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. אם אין הגדרה מאושרת של הסעיף, איך אפשר להצביע עליו? טוב, היועץ המשפטי, השיב את שהשיב. הסתייגות 18. הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מדברים על חיתוך בדיקה, חפירת בדיקה, חפירת הצלה כמשמעותם לפי חוק העתיקות. אני חיפשתי בחוק העתיקות, לא מצאתי את ההגדרות הללו, ומבחינתי אי אפשר להשאיר את זה, אם זה מפנה לחוק העתיקות, וזה לא קיים בחוק העתיקות 1978. אני נכנסתי לחוק 1978 ולא מצאתי.

זה מופיע בתקנות של - - - אז צריך לשנות.

לכן כתוב כמשמעותם ולא כהגדרתם בחוק העתיקות. זה, כשמפנים למשהו שקיים בתקנות בחקיקה משנה, אז אנחנו לא מפנים ישירות לחקיקת המשנה, אלא מפנים למשמעותם לפי חוק העתיקות, שחוק העתיקות הוא החוק המסמיך. זה, ככה נהוג לנסח. נכון שההגדרות לא מופיעות בחוק עצמו אלא בחקיקת המשנה. ולמה,

בחוק העתיקות, כשמגדירים את חוק העתיקות אז אומרים חוק העתיקות 1978, ולמה לא שם אומרים "ומשמעותם"? בכדי לעשות את ההרחבה הזאת. חוק העתיקות הוא החוק עצמו, זאת ההגדרה בו. ואם יש דברים שהם נגזרים מהחוק ההוא, אז כתוב "כמשמעותם לפי חוק העתיקות". זה נוסח מקובל.

רק בגלל שאני באמת מוריד את הכובע על ההשקעה והבירור בחוק העתיקות, אני אמנע הפעם בהצבעה. באמת. רק בשביל הכבוד והפירגון על ההשקעה. הסתייגות 19. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 1 ההסתייגות לא התקבלה. נמנעתי, ואני מפציר בכם שלא ללכת בעקבותיי. יש כאן בהגדרה, יש כאן את יום התחילה. אני מחפשת איפה כתוב יום התחילה. "יום תחילתו של חוק זה" זה מה שכתוב כאן. אני מציעה להוסיף "אשר לא יכול לפני האחד בינואר 2024". בעצם, החוק, גם אם החוק ייכנס לתוקף במיידי, יש כל כך הרבה נהלים והסדרות ורגולציות והקמות, אז זה לא יקרה במיידי,

למען מתן זמן של הטמעה והחלה של החוק בפני כל הגורמים, הכנת כל הנהלים הנדרשים שגם עליהם דנתם רבות, כל הנושא של גיוס כוח אדם שמתבקש מדבר החוק.

צריך להיערך בצורה אחראית, מושכלת, בהכנת כל התשתית ליישום החוק,

יום התחילה צריך להיות איזשהו יום שנותן פרק זמן להתארגן. כי אם הוא נכנס לתוקף והכל בעצם עדיין לא מאורגן, זה לא נכון ברמה המנהלית. הסתייגות מספר 20. הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הגדרת מאגר המיפוי, כתוב כאן לפי החלטת ממשלה. אני חושבת שכדאי לבוא החלטת ממשלה מספר 1074, מיום 31 בינואר 2016. זה חלק משקיפות המידע. אתה אמרת, הזכרת את המספר הזה, הטמעתי אותו, למדתי אותו,

מן הראוי שהחלטת הממשלה תבוא כאן בצורה מפורשת, וזה לא סתם איזו החלטה שחלילה, לא יהיה איזשהו ספק לאיזו החלטת ממשלה מדובר. מי בעד הסתייגות מספר 21? רגע, אולי אדוני מסכים עם זה? אני אחשוב על זה רגע.

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בהגדרת מיזם תשתית חיוני, כתוב מיזם המנוי ברשימת מזימי התשתית החיוניים, שפורסמה ברשומות לפי סעיף 31. גם פה אנחנו סבורים שעד שלא תוגדר רשימת התשתית, עד שלא תוגדר הרשימה שצריכה להתפרסם ברשומות של התשתיות החיוניות, אין להצביע בסעיף הזה, ולהמתין לסיום הדיון בוועדת הפנים, שמגדיר את הרשימה. שוב, לא להצביע עכשיו על ריק, אלא לחכות לרשימה בצורה מובהקת. וכאן, הרי ברור שתהיה רשימה. אתה אומר וועדת השגות תהיה,

ברור שתהיה רשימה. לא, יכול להיות שגם לא יהיה חלק של מיזם חיוני. לא יודעת. זה קצת היתממות.

אני חושבת שאי אפשר, מפצלים חוק, מפצלים חוק, וועדות שונות דנות, ואז מצביעים פה על משהו שהוא נידון בוועדה הקודמת. אני חושבת שזה לא נכון. הסתייגות מספר 22. הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. מאחר שזה לא התקבל, אז אני מציעה לחילופין, בהגדרת מיזם תשתית חיוני, אחרי המילה "מיזם" יבוא "תשתית". לא "מיזם תשתית חיוני" אלא "מיזם תשתית", ולא רק מיזם. זה רק לצורך ההבהרה שמדובר על מיזם תשתית המנוי ברשימת מיזמי התשתית החיוניים, שפורסמה ברשומות. מי בעד הסתייגות 23 לחילופין? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להגדרה של מיזם תשתית חיוני מועדף. שזו הרשימה, ליגת העל. הגדרת מיזם תשתית חיוני מועדף, אנחנו שוב גם כאן מציעים את אותה הצעה כל עוד אין את הרשימה של מיזמי תשתית חיוניים מועדפים,

הוועדה הזאת לא יכולה להצביע על הסעיף הזה. מי בעד הסתייגות 24?

1 נגד, 3 נמנעים,

וגם כאן, אני מציעה שיאמר מפורשות מיזם תשתית, ולא מיזם, אלא ממש לדייק את זה שמדובר במיזם תשתית ולא סתם מיזם. בנושא של מיזם תשתית חיוני מועדף שיהיה כתוב "מיזם תשתית שמנוי ברשימת מיזמי התשתית". כן, מי בעד 25?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בנושא של מיפוי תשתית, מדובר על מפה המתארת באופן מפורט את מיקומו של קו התשתית, שנערכה בהתאם למפרט המיפוי. אני סבורה שמיפוי תשתית שנערכה על ידי מודד מוסמך, צריך להוסיף את המילים "שנערכה על ידי מודד מוסמך". יש כאן עניין של מקצועיות המיפוי. גם ככה אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אי-דיוקים, וזה נעשה על ידי חובבנים, ולכן זה חייב להיות מודד מוסמך.

אני אולי - - - מפרט המיפוי ותקנות המדידה מחייבות שזה יהיה מודד מוסמך, ולכן לא רצינו לכתוב את זה. אבל, בוודאי שזה מודד מוסמך. הדין מחייב שזה יהיה מודד מוסמך. את צודקת במה שאמרת, חלק מהחוק שלנו, המטרה שלנו היא לאפשר מיפוי תשתיות טוב יותר. רגע, אוהד, אתה רוצה שאני אחליף אותך?

(היו"ר דן אילוז) הכול בסדר, את יכולה להמשיך. כן, טוב, סעיף 26. מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בנושא של סקר קרקע, אנחנו עוברים לאות ס'. בנושא של סקר קרקע, אנחנו מציעים שאחרי המילים "מיזם תשתית" יבוא "ובדיקת יציבות הקרקע, מיקום וגודל חללים בתת-הקרקע וכן ממצאים ביולוגיים או גיאולוגיים מיוחדים בתת-הקרקע". אדוני יושב הראש, אני מבקשת שאת ההסתייגות הזאת יובל יסביר. כן, ד"ר יובל ארבל.

בקצרה אבל, בסדר?

סמנכ"ל עמותת צלול. אני חושב שיש להוסיף לסעיף הזה מה הכוונה בסוג הקרקע. כי סוג קרקע זה בעצם רק הגדרה אחת. ובסקר קרקע יש לבדוק את היציבות של הקרקע. בסופו של דבר אנחנו מדברים על תשתיות שיש בהן פוטנציאל סיכון רב. חשוב שזה ייבדק בצורה רצינית, על ידי מהנדס קרקע, וזה יהיה חלק מהבדיקה. גם מיקום וגודל חללים בתת-הקרקע, שזה חלק מהנושא של היציבות, אבל גם יכול להיות שיש שם דרכי טבע מיוחדות. לדוגמא, למשל,

מחצבות נשר, מצאו מערה מדהימה שהיא פלא עולמי, ואני בטוח שכבוד יושב הראש רוצה להבין מדוע צריך לשמור עליה. כן, אבל אנחנו לא בדיון, אחנו בהצבעות.

אז לכן חשוב שיופיעו המילים האלה "גודל חללים בתת-הקרקע וכן ממצאים ביולוגיים או גיאולוגיים מיוחדים בתת-הקרקע". שזה יופיע בסקר. שזה יופיע בהגדרה. ואז, בסעיפים שבאים מאוחר יותר, כאשר נמצאים ממצאים כאלה, הממצאים האלה ידווחו לרשויות ברלוונטיות. אם זה ממצא ביולוגי, לרשות הטבע והגנים, אם זה ממצא גיאולוגי, למכון הגיאולוגי, והם בעצם יורו איך לשמר אותם. או לשמר או לתעד אותם.

את רוצה לענות במשפט? זה לא כל כך מתייחס לסוג הבדיקות שאנחנו עושים כאן במסגרת הקמת מיזם תשתית, ולכן זה הוראה שחברות התשתית - - - מכאן הדאגה. כי סקר קרקע הוא - - - רגע.

אנחנו באמת בהצבעות. אני נתתי לכם, למרות שלא נהוג, לדבר. אז רק משפט אחרון. המטרה היא בדיקות קונסטרוקציות שעושים היום, שיהיה אפשר לשתף אותן. ולכן, דיברנו פה על בדיקות מאוד מאוד ספציפיות. בדיקות לגילוי ממצאים גיאולוגיים, זה לא בדיקות שעושים במסגרת הקמת מיזמי תשתית, ואנחנו לא רוצים להחיל פה חובות על גופי התשתית, שהם לא חלק מביצוע עבודתם.

הסתייגות מספר 27, אז נצביע. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בהגדרת קו תשתית אנחנו מציעים שבסוף יופיע "ולמעט קו המשמש להספקת גז פחמימני מעובה או גז טבעי לצרכן גז, כהגדרתו בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),

הממוקם במקרקעין שבבעלותו או בהחזקתו של צרכן גז כאמור". אני יודעת שיש כוונה להחריג את תשתיות הגז הביצי והמגורים, ויש איזשהו, היה איזשהו דיון עם מכון האנרגיה, אולי אני אתן להם להציג. כן, בוקר טוב אדוני.

אני מבקשת, במקום. אני לא חושב, אני ממש לא חושב שעל כל אחת מההסתייגויות אנחנו נעשה דיון. אולי נבקש ממשרד האנרגיה להתייחס. לא רוצים, לא. אנחנו רק מבקשים הבהרה לפרוטוקול, אדוני. אני לא רוצה, אני לא מסכים. לא, לא, לא. הדיון כרגע הוא של חברי כנסת.

רגע, רגע, אברהם אתה יכול לשבת. בסדר, אני מנהל את הדיון, אתה צודק, אני מסכים איתך, אנחנו בהצבעות. עורך דין קרן, אני יודעת שיש איזושהי הסכמה עם משרד האנרגיה,

אנחנו לא רוצים לשמוע אותם. אני לא מעוניין לשמוע אותם. רגע, אנחנו, אברהם הכול בסדר. הכול בסדר, אני מנהל את הדיון. אנחנו בהצבעות, אנחנו לא בדיונים. היו הרבה מאוד דיונים על הנושא הזה, היה אפשר להעלות את הדברים בזמן הדיונים. עכשיו אנחנו מצביעים. אדוני, אנחנו מבקשים רק הבהרה קטנה לפרוטוקול.

לא, היא יכולה לנמק.

אז אני אנמק, פשוט הובא לידיעתי שיש כוונה להחריג את הגז הביתי כי זה לא תשתית לאומי, ואולי גם דנה תתייחס לזה.

זה לא תשתית לאומית, לא זאת הייתה כוונת המחוקק. ולכן, הבקשה להחריג את תשתיות הגז הביתי והמגורים היא בכדי להמר בצורה, שלא מדובר בגז פחמימני מעובה או גז טבעי לצרכן גז. נכון?

משפט אחד. אנחנו רוצים שגם התשתיות האלה ימופו כדי להמשיך לייצר תשתית שבהמשך תקל גם על בנייה וגם על קבלנים ורשויות מקומיות במיפוי תשתיות, גם הקטנות שיש להם. ולכן אנחנו רואים חשיבות בסעיף הזה. אבל, ברמה של - - - הצבעה.

אדוני, אנחנו יכולים להוסיף הבהרה בנושא? הסתייגות 28. הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אדוני, אנחנו מבקשים להוסיף הערה בנושא, אפשר? נציגת המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה.

פשוט מדובר כאן בהחרגה שאנחנו מבקשים של צנרת גפ"מ בתוך שטח של בניין. אנחנו מדברים על הנחת קו צנרת בגובה של 60 ס"מ בתוך הבניין. היה דיון כבר על ההצעה הזאת.

אבל אנחנו רצינו,

אנחנו לא יכולים לעשות דיון על הכל. עכשיו זמן הצבעות.

אנחנו רצינו לפרוטוקול, למען הסר ספק, להבהיר שבאמת לא מדובר על קו צנרת גפ"מ בתוך שטח הבית המשותף. הסתייגות 29. 28 היינו. לא, 28 לא עברה. לגבי תוכנית מאושרת. תוכנית שאושרה לפי הוראות התכנון והבנייה. אני מבקשת להוסיף את המילה "באופן סופי" בכדי לוודא שאכן זו תוכנית שהופקדה ונכנסה לתוקף. כי בחוק התכנון והבנייה יש מספר שלבי אישור התוכנית מאושרת תחת תנאים, התוכנית מאושרת פתוחה להתנגדויות, התוכנית מאושרת וזה.

שיהיה כתוב באופן סופי שהיא הופקדה והיא בתוקף, ולא תחת אישור, שאין עררים ואין כאלה דברים.

הסתייגות 29, מי בעד?

1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

טוב, הנה אדוני יושב הראש, אנחנו בהסתייגות מספר 30. אני מבקשת לקרוא אותה ואחרי זה,

התייעצות סיעתית.

יש התייעצות סיעתית פעם בנושא, וזה יגיע בפעם הבאה ב-44. אני אסביר התייעצות סיעתית כיוון שביקשתם התייעצות סיעתית בסעיף, בחלק הזה של מטרה והגדרות.

אפשר רק פעם אחת בכל נושא. אנחנו חילקנו את זה כך שיש בעצם ישיבה - - - אנחנו עדיין בפרק ההגדרות או המטרה?

כן. תחנת כוח.

זה לא ימחק תחנת כוח, את מוסיפה. אנחנו מציעים,

במקומו יבוא "תחנות כוח ממקור סולארי מתחדש". אנחנו חושבים שזה צו השעה, וכל תשתית חשמל צריכה להיות באנרגיה מתחדשת,

לצורך העניין, אבל בטח לא פחמי, ואין להקים תחנות כוח פחמיות.

צריך רגע לסייג את זה, לוודא שזה לא כוונת המשורר. מי בעד הסתייגות מספר 30?

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בהגדרת תשתיות לאומיות, בסעיף קטן (1), כתוב "דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה". אנחנו מבקשים להוסיף בסוף, אני אמתין ליושב הראש. אני מבקשת להוסיף בסיפא של סעיף קטן (1) "ובלבד שהיא דרך בינעירונית הכוללת לפחות שני מסלולים לכל כיוון, אשר המועצה הארצית לתכנון ולבניה הגדירה כי יש בה צורך ממשי.". אנחנו מציעים לגדר את ההגדרה של דרך, ולא כל דרך שהיא גם יכולה להיות איזו דירה מינורית.

כתשתית לאומית חיונית מועדפת, אז הדרך צריכה להיות מסויגת, מגודרת, לדרך שהיא באמת בינעירונית. מי בעד הסתייגות 31? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אני מציעה גם בהגדרת תשתיות לאומיות, בסעיף קטן (1),

להוסיף "למעט מסילת ברזל קיימת ולמעט מסילת ברזל שיש לה זיקה לעיר אילת, אשר תוחרג מהוראות סעיף זה". אנחנו בדיונים, בעיקר בדיונים של וועדת הפנים, נאמר לא פעם שמסילת הרכבת לאילת היא לא תשתית חיונית לאומית. אין הצדק, על ידי גורמי תכנון לא על ידי משרדי הממשלה,

על ידי מומחי תכנון,

ארגוני סביבה, שמאמינים שהנזק במתיחת קו מסילה עד אילת, הנזק יגמר על התועלת, ואין בעצם הצדק דמוגרפי, אין הצדק סוציאלי, אין הצדק, קל וחומר, אין הצדק סביבתי להקמת מסילת רכבת לאילת. מי בעד הסתייגות 32?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. גם לא ראינו שום עבודה בעניין הזה. אני אשמח אולי להעיר איזושהי הרעה, ברשות יושב הראש. אני בעד לשמח את משרד האוצר היום. עד, שיפתרו לנו אולי עד הסתייגות 43, מטי. אני רק מציעה.

אני רוצה להבהיר איזושהי הבהרה שאולי תוכל לחסוך לנו עד הסתייגות 43. למה? אנחנו לא ממהרים. לא, לא. אני אשמח להגיד בקצרה רק.

ההגדרה של תשתיות לאומיות, לא נותנת כוח להקים תשתית, וספציפית גם בהגדרה של תשתיות לאומיות, אנחנו מדברים על חובות שיש בתשתיות לאומיות לענייני הסדרים של מיפוי תשתיות והעתקת תשתיות. כל הבקשות לגרוע תשתיות מתוך הדבר הזה, אומר שההסדר פשוט יהיה חסר. וחלק מהקווים שאנחנו רוצים להעתיק היום, או לרשום אותם, במסגרת רישום תשתיות, פשוט לא יהיה חלק. הבקשה למחוק את התשתיות מכאן, פשוט אומר שההסדר לא יחול עליהן, ולכן הרצון שלנו הוא להעתיק תשתיות בצורה מהירה יותר, ולעשות מיפוי של כל התשתיות בתת-הקרקע פשוט לא יהיה. ההגדרה הזאת לא מאפשרת להקים תשתית חדשה, וגם לא נותנת לה שום הקלות אז רק רגע לשקול את ההסתייגויות עד סעי, 43. כי את למעשה פוטרת בבקשות האלה מחובות שיעזרו לנו, גופים שדווקא,

שלא תרצי לפטור.

נעבור אולי אחד אחד, אבל אני חשבתי שיש דברים שצריך לסיג אותם, שלא זאת הייתה הכוונה. כמו למשל - - - רוצה לנמק את כולם ביחד? לא, לא, כי כל אחד אחר.

בסעיף (3), הסתייגות מספר 33,

כמו שאתה לא משתכנע, גם אני לא השתכנעתי. אני באמת חושבת שלא צריך קו לאילת, וזה צריך להיאמר בסעיף ההגדרות. אני באמת לא חושבת שחנייה תפעולית וחניון יום או חניון לילה, כהגדרתו בפקודה, בכלל רלוונטי, ואותו כן צריך למחוק. וזה ההסבר שלי להסתייגות מספר 33, אדוני יושב הראש, לגבי סעיף (3).

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. רק, אני רוצה רביזיות אחרי ההצבעות. הוא מחרים את ההצבעה. עד שלא יהיה מצבע בעזה, הוא מחרים את ההצבעות. יש מבצע בעזה. מעכשיו והלאה, על כל אחד להגיע רביזיה בסוף. אתה רוצה שנסכים - - - את יכולה להגיד על הכל, את יכולה להגיד על כל אחד. אז אני מבקשת רביזיה על כל ההסתייגויות. רביזיה על כל ההסתייגויות? על כל ההסתייגויות, בסדר? כן, אלא אם כן אתה רוצה שאני אכריז רביזיה. מה שנוח לך. טוב, מה שתחליטו. אוקיי, בסעיף קטן (4), בהתייחס לנמלי ים, גם כאן אני מבקשת להחריג שלמעט נמל ים שמיועד לקום על אי מלאכותי, וגם אחרי שדה תעופה יגיע "בינלאומי". אנחנו יודעים, אני חושבת, אני מקווה שהכוונה היא לא לנמל על אי מלאכותי, שכבר היו על זה דיבורים בעבר, שיזיק לסביבה הנופית.

מה? אם כבר להסמיך להקים תשתיות. בסדר, אבל בכל זאת יש דברים שיפה ההגדרה מראש. וגם שדה תעופה בינלאומי, בעצם הכוונה היא להחריג שדות תעופה קטנים. אני רוצה רק לומר שלא מזמן יש עדכון לתמ"א, לתמ"א של שדות התעופה. אני לא יודעת אם יש כאן מישהו מלשכת התכנון ממשרד הפנים, אבל היה עדכון לתמ"א, הגדירו שדות תעופה לפני המדרגים שלהם. לא כל שדה תעופה.

היה נכון להגדיר את המדרג של שדה התעופה כבינלאומי, ולא על פי העדכון של התמ"א הארצית. זאת דעתי. מי בעד הסתייגות 34?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. לפיכך אני מציעה לחילופין שבהגדרת תשתית לאומית בסעיף (4), המילים "נמל ים שהוכרז או שיוכרז לפי הוראת סעיף (2) לפקודת הנמלים נוסח חדש 1971" יימחקו. כי בעצם אנחנו יודעים שיש נמלי ים חדשים, גם בחיפה, גם באשדוד. אני לא רואה איזה הצדק להחיל את החוק הזה על נמלי ים נוספים במדינה שיש בה רצועת חוף כל כך מוגבלת. וקיימים עכשיו שני נמלים חדשים שהם אפילו לא - - - מי בעד הסתייגות מספר 35?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו בתשתיות לאומיות, סעיף (4), לדייק את הנושא של למעט שדה תעופה על אי מלאכותי. יש הרבה מאוד דיבורים על ניסיון לפלוש לים. אז אם אנחנו רוצים לשמור על סביבת החוק, בטח זו לא כוונת המחוקק, ולכן אני בעד. מי בעד הסתייגות מספר 36? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (5) כתוב "מתקן להתפלת מי ים וכן מתקן מים". אנחנו מציעים שיימחקו המילים "וכן מתקן מים" ובמקומן יבוא "וכן מערכות הולכה ומאגרים פתוחים למים לחקלאות ומאגרים המשמשים מתקני טיהור שפכים". אין, צריך, כמו שהיה כאן קודם איתן ברושי, בעצם הרחבה גם שזה נידון בוועדת הפנים וזאת הכוונה,

לעשות את ההרחבה. יש הסכמות. מי בעד הסתייגות מספר 37? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (6) להגדרת תשתיות לאומיות. אני חושבת שצריך להוסיף "ובלבד שהם בעלי היקף פעילות משמעותי בקנה מידה ארצית בלבד.". סך הכל, כשמדובר על תחנות כוח, חשוב להגדיר את תפוקת המתקן. דיברנו על זה גם בוועדת הפנים מה זה תחנת כוח ומה גודל הייצור שלה.

לא, לא. פיצלו את החוק. אז אנחנו חושבים שצריך להימנע מלהחיל את זה על מתקני תחנות כוח תקנות ומתקני ייצור חשמל קטנים, ולכן, זה צריך להיות רק בקנה מידה ארצי, ולגדר את כושר הייצור. מי בעד הסתייגות מספר 38?

0 ההסתייגות לא התקבלה. בהגדרת תשתית לאומית בסעיף קטן (7) כתוב "רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת", אז אני לא, אני שואלת מה העניין עם בזק? כן, התייחסנו לזה בדיון. מי בעד 39? הצבעה בעד,

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (8) כתוב "מתקן לזיקוק,

לחלוקה,

להעברה או לאכסון של חשמל,

מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן, וכן מנהרת קווי תשתית". אנחנו חושבים שיש למחוק את המילים "נפט גולמי ומוצרי נפט" ולהוסיף בסוף "תשתית שמיועדת להפקה, הולכה או ייצור דלקים ממקור פוסילי, לא יחול עליה חוק זה". דיברנו גם על זה. אנחנו לא רוצים דלק פוסילי. מי בעד הסתייגות מספר 40?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (8) אנחנו מציעים שלאחר המילים "קווי תשתית" יבוא "ובלבד שיש במתקן או במנהרת התשתית צורך ממשי לקיום צורכיהם של מספר תושבים בסדר גודל של אוכלוסיית עיר בינונית במדינת ישראל.".

אם מדברים על תשתיות לאומיות חיוניות, צריך לגדר מפורשות את ההיקף, ולהבדיל מצורך מקומי של עיירה או עיר קטנה. מדובר פה ברמה לאומית, תשתיות לאומיות. מי בעד - - - אפשר להוסיף על זה מילה?

מי בעד 41?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (9) כתוב "קו תשתית", ואנחנו מציעים שבסופו יבוא "קו תשתית הנדרש לצורך חיוני של אוכלוסייה בהיקף משמעותי בלבד". כמה זה משמעותי? יכולים להגיד,

יכול להיות מעל 250,000 או מעל 100,000, אבל בטח לא עבור איזה יישוב קטן או איזה מושב בפריפריה.

כי זה חוק לתשתיות לאומיות חיוניות ומועדפות וכו', ולכן צריך להגדיר את היקף התשתית הלאומית ולהבדילה מתשתית מקומית. ולכן, זהו. מי בעד הסתייגות מספר 42?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף קטן (10), מתקן למיון טיפול להשבת אנרגיות, סילוק פסולת או מתקן לטיפול בביוב". גם פה אנחנו באותו טיעון. אותו טיעון. להגדיר מפורשות את ההיקף המשמעותי ולהבדיל,

מעיר גדולה לעיר קטנה. מי בעד הסתייגות מספר 43?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

(3), פה אני יכולה, אדוני, התייעצות סיעתית? את צריכה קודם להציג את זה לפני ההצבעה.

אז קודם אני אציג.

רק אני אומר שהתייעצות סיעתית בנושא הזה, זה בעצם לסעיפים - - - 44. פרק 3. פרק ב' תיעדוף מיזמי תשתית. הסתייגויות לסעיפים 3 ו-4 של הצעת החוק. זה הנושא הבא שאפשר לבקש עליו התייעצות סיעתית. 3 ו-4, אוקיי. עד סעיף 51. בסדר. אז אנחנו נתחיל. סעיף (3), מתן עדיפות במענה לפניות שהעניין מיזמי תשתית חיוניים ומיזמי תשתית חיוניים מועדפים. בסעיף (3) כתוב " על אף האמור בכל דין, גורם מוסמך ייתן עדיפות לטיפול בבקשה של גוף מבצע לקבלת אישור פעולה או לכל פנייה אחרת של גוף כאמור הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני,

וייתן עדיפות לטיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני מועדף, על פני טיפול בבקשה או בפנייה של גוף מבצע הקשורות לקידום מיזם תשתית חיוני.". זה היה משפט מורכב. אנחנו מציעים למחוק את הסעיף הזה עד לסיום הדיונים שמתקיימים בעניין הגדרת מיזם תשתית חיוני ומיזם תשתית חיוני עדיף בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בכדי לגבש נוסח שמתחייב, ורק אז להצביע לגביו. מי בעד הסתייגות מספר 44? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אני מציע לחילופין, מאחר וההסתייגות הזאת לא התקבלה, שבסוף סעיף (3 ) יבוא "העדיפות בכל המקרים המינויים בסעיף זה תיושם, בכפוף למקרים חריגים או למקרים שיש בהם כדי סכנת חיים או סכנה בטיחותית לבריאות הציבור בוודאות קרובה, או כדי חשש לגרימת נזק קשה וארוך טווח למשאבי הסביבה והטבע ובעלי החיים.". גם פה אנחנו מחויבים, כנבחרי ציבור, להגדיר את גידור העדיפויות והבטחת בריאות הציבור וחיים לדורות הבאים. יש לנו אחריות ערכית,

ולכן צריך לסייג את העניין הזה של בריאות הציבור ולא לקחת את זה כמובן מאליו.

מי בעד הסתייגות מספר 45?

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף (4), סעיף קטן (א), מדובר בכלל, הפרק הזה מדבר על מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך, ואני מציעה שבסופו יבוא "אולם במקרה של גורם מוסמך שהינו רשות מקומית, תאגיד שנמצא בבעלות או שליטה של רשות מקומית או חברה עירונית, יותנה המינוי בקבלת תקציב ייעודי למימן המינוי על ידי גורמים אלה מהממשלה או מאחד ממשרדיה.". אני אחכה רגע ליושב הראש. יש כאן, לא גמרתי, פשוט היית עסוק. אוהד, באמת, שים לב, אני רוצה רק שכן תיתן דעתך. יש כאן הנחייה לרשות המקומית למנות עובד מטעמה לתכנון.

לא למנות עובד, להצביע על עובד. להצביע על עובד, ואם זה תשתית לאומית זה ברור לך שזה גם ייקח ממנו הרבה מאוד משאבי זמן. אני אומרת שלצד ההחלטה הזאת, צריך להיות מימון ממשלתי לאיוש של המשרה. כי לא מדובר על איזה עבודה כבדרך אגב. מדובר על תשתית לאומית חיונית מועדפת, וכל אחת מהרשימות האלה, אני חושבת שלצד זה צריך לבוא גם המימון מטעם הממשלה. גם על זה התקיים דיון ונשמעו דעות שונות בעניין הזה.

מי בעד סעיף 46?

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אז אני מציעה שלאחר המילים "המוסמך שיהיה אחראי" יבוא "באופן בלעדי". אנחנו, חייב להיות איש קשר שידוע לכולם, שהוא הדמות שהיא ברורה, וזה צריך להיות מפורסם ברבים. אני מבקשת התייעצות סיעתית לפני ההצבעה בעניין הזה. בסדר גמור, אנחנו נצא להתייחסות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 11:04 ונתחדשה בשעה 11:09.) ממשיכים? אוקיי, שבנו מן ההתייעצות הסיעתית. אנחנו בהסתייגות מספר 47. מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו, כאמור בסעיף (4) למינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך. אנחנו מציעים שאחרי סעיף קטן (א), לאחר המילים "תשתית חיוני מועדף אחד" יבוא "ובלבד שהדבר אינו פוגע באיכות תפקודו". יש כאן את העניין שהעובד, חשוב שהעובד יוכל למלא את תפקידו ושאכן הפרויקטים מקודמים, אז שיהיה אחראי, יותר מזה תשתית חיוני מועדף אחד. באמת בכדי שלא תיפגע איכות תפקודו, וזה חשוב לציין שזאת כוונת המחוקק. מי בעד הסתייגות מספר 48? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ב), לגבי מינוי גורם מרכז אצל הגורם המוסמך.

מטי, חופשי, כמה זמן שאת רוצה. תנוח קצת. עכשיו כשהוא יושב ראש. אנחנו מדברים על הגורם המוסמך שימנה עובד מעובדי הגורם המוסמך, שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הנוגע למיזמים תפעול, תחזוקה, וגם מענה. אנחנו מציעים שבסופו של הסעיף הזה יבוא "אולם במקרה של גורם מוסמך שהינו רשות מקומית, תאגיד שנמצא בבעלות או בשליטה של רשות מקומית, או חברה עירונית, יותנה המינוי בקבלת - - - או תאגיד שנמצא, היית צריכה להוסיף "או" בתאגיד,

או בשליטה של רשות מקומית או חברה עירונית, לא משנה, או תגיד שנמצאת בבעלות השליטה של רשות מקומית או חברה עירונית - יותנה המינוי בקבלת תקציב ייעודי למימן 50% מעלות המינוי, על ידי גורמים אלה. לא כתוב פה, מאיפה הבאת 50%?

50% מעלות המינוי על ידי גורמים אלה מהממשלה או מאחד ממשרדיה. מאחר שמדובר בתשתית לאומית וזה לא תשית של הרשות המקומית, הממשלה צריכה להכניס את היד לכיס ולהשתתף במימון כוח האדם המאוד ייחודי. אי אפשר להשית את העלות של העובד על הרשות המקומית. אז זאת עמדתינו. אולי את משה רוט שכנעת.

הסתייגות 49? הצבעה בעד, 1 נגד,

זו באמת הערה עניינית. 50. 50. בסעיף קטן (ב), לאחר המילים "המוסמך שיהיה אחראי",

אנחנו אומרים באופן בלעדי - - - אופן בלעדי שביקשת בכל הזה.

כמו סעיף קודם. הסתייגות 50. הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. מאחר ונדחינו, שמע אני מלאת אופטימיות, אני בסוף אשכנע. דברי חכמים בנחת נשמעים.

51. 51. אנחנו מציעים להוסיף אחרי סעיף קטן (ב). עוד סעיף. הוספת סעיף קטן (ג).

"עובד הגורם המוסמך לא ייחשב בשום שלב ולצורך כל דין לעובד הגוף המבצע.". בכדי להבטיח שבאמת יש כאן היעדר יחסי עובד מעביד, בעצם למניעת - - - ניגוד עניינים. ושבעצם הוא לא יהיה מושפע על ידי הגוף המבצע.

יש כאן איזשהו דיוק שלא יתבלבלו, והוא לא שייך לגוף המבצע.

1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. חלק ב'. אנחנו עברנו לחלק ב', פרק א': רישום ומיפוי תשתיות. סעיף (5) מדבר על העברת מיפוי תשתיות למאגר המיפוי. סעיף קטן (א)(1), אנחנו,

אם את רוצה אני גם מסכים לקרוא. אתה רוצה לקרוא את הסעיף?

לא, אם זה יעזור לך, אני מסכים לקרוא. לא, לא, אני מסתדרת. הסטת לי את חוט המחשבה. כתוב שאם בוצעו עבודות על ידי גוף התשתית שקו התשתית בהחזקתו, יבצע גוף התשתית מיפוי תשתית ויעבירו למאגר מיפוי בתוך 60 ימים ממועד השלמת עבודות קו התשתית.

אנחנו מציעים שממועד השלמת עבודות קו התשתית יבוא "ממועד השלמת כל מקטע בעבודות קו התשתית ובהיעדר מקטעים מהשלמת כלל העבודות.". דווקא דנה - - - מי בעד? רגע, עוד לא נימקתי, רק הקראתי. אנחנו מדברים על פרויקטים,

באמת, אנחנו מדברים על פרויקטים מורכבים ולעיתים הם מחולקים למקטעים, ולכן לא נכון לדווח רק בסוף כל הדברים.

רק למפות ולפקח גם באופן של המקטעים. הבהרנו בדיון שזאת הכוונה. אבל, זה לא כתוב כאן.

הבהרנו בדיון, דנו בזה, זו הייתה גם הערה שלנו. הבהרנו שהכוונה היא שבאמת יצטרכו להעביר בסיום כל מקטע. אנחנו חשבנו שאין צורך להוסיף את זה בנוסח. אבל, אני מציעה להוסיף ממועד השלמת כל מקטע בעבודות קו התשתית.

הסתייגות 52. זה מאוד חשוב. כי כן אפשר להיצמד - - - עשינו את הדיון הזה ואנחנו סבורים - - - מי בעד 52? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 53. בסעיף קטן (א)(1) כתוב "מיפוי התשתית", אנחנו מציעים להוסיף את המילים "מיפוי תשתית מעמיק ויסודי". למען הסר

אבל אני רוצה לומר שהמיפוי המקיף הוא חיוני למניעת בעיות בלתי צפויות שיגרמו לעיכובים.

זה לא רק מיפוי, יש גם בהגדרת המיפוי יש כל מיני היררכיות האם אתה מסמן את זה עם אזמד וגבהים, אתה נותן רק איזשהו ציור בסרטוט, ולכן כן חשוב לציין "מעמיק ויסודי". מי בעד הסתייגות 53?

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 54,

אנחנו מציעים שלאחר סעיף קטן (א)(1) יבוא (א)(1)(א). הוספת סעיף קטן (א)(1)(א) - "העביר גוף התשית מיפוי חסר או חלקי או מיפוי שאינו עומד בכללי מפרט המיפוי, או לא העביר מיפוי במועד או בכלל, תינתן לו הזדמנות נוספת להשלים את המידע הנדרש תוך 30 יום נוספים. לא השלים את המידע הנדרש בזמן, יקוצץ תקציבו להחזקת קו תשתית ב-10%.". אנחנו באמת, וזה, דנה, ברצינות, אם הוא לא עשה את עבודתו כמו שצריך נדרשת סנקציה שתבטיח את הביצוע המירבי והתגמול ההולם, וכן חייבת להיות באופן מפורש סנקציה כנגד גוף התשתית שהעביר מיפוי חסר. בעצם לא מצאתי את זה בדבר החוק.

מי בעד ההסתייגות?

2 נגד, 3 נמנעים, 0 הסתייגות 54 לא התקבלה. 55, בבקשה. בסעיף קטן (א)(2)(א), לגבי הגוף המבצע שיבצע מיפוי תשתית, אנחנו מציעים שבמקום "ממועד השלמת עבודות קו התשתית" יבוא "ממועד השלמת כל מקטע בעבודות קו התשתית ובהיעדר מקטעים מהשלמת כלל העבודות. היה והעביר הגוף המבצע מיפוי חסר או חלקי או מיפוי שאינו עומד בכללי מפרט המיפוי או לא העביר מיפוי במועד או בכלל, תינתן לו הזדמנות נוספת להשלים את המידע הנדרש תוך 30 יום נוספים. לא השלים את המידע הנדרש בזמן, יקוצץ תקציבו לביצוע העבודות ב-10%.". גם פה אנחנו מדברים על שלבים, וחייבים לפקח באופן שוטף על כל שלבי הביצוע,

גם אם זה נידון, אני חושבת שבאמת מדובר פה על מגה אירועים, מגה תשתיות, ולפני ההצבעה, אני מבקשת התייעצות סיעתית, אדוני יושב הראש.

התייעצות סיעתית, אני רק אסביר, לגבי החלק הזה. אנחנו מדברים על חלק א': רישוי ומיפוי תשתיות.

הסתייגויות לסעיפים (5) עד (7)(א) להצעת החוק. כל ההסתייגויות הקשורות לזה, זה אותו נושא של רישוי ומיפוי תשתיות. עד 85. אבל ברור שזה מיפוי כי זה הפרק של מיפוי תשתיות. בסדר, זה נושא אחד. אנחנו מאוד, אנחנו צמצמנו את זה,

בתוך חלק ב' של מיזמי תשתית, אנחנו בנושא - - - אבל, יש הבדל בין כשאתה מדבר על לוחות זמנים לבין כשאתה מדבר על איכות המיפוי. עד 85 אפשר התייעצות סיעתית. את רוצה עכשיו התייעצות?

אנחנו חילקנו את זה לשבעה נושאים לפני מה שאנחנו הבנו. רגע, אני רק - - - בכל מצב. אז מה עכשיו? בכל מזג אוויר. פתאום אני שומע ש"יש עתיד" נגד? יועצים משפטיים שיש שבעה פרקים. לא, אבל זה לא מדויק.

לצורך העניין, אם יש טעות הגהה זה לא נחשב, ואם יש הבטחה של - - - מטי, אנחנו, את רוצה לצאת להתייעצות סיעתית עכשיו? אז אנחנו נפגשים בשעה 11:25. אתה אומר עד איזה מספר? 85. ההסתייגויות לסעיפים (5) עד (7)(א). תגיד לי מספרים בהסתייגויות. עד 85. עד 86. עד 86, כולל. טוב, תתייעצי בינתיים עם הסיעה בנושא הזה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:20 ונתחדשה בשעה 11:27.) טוב, אנחנו בסעיף 55. חבר הכנסת משה רוט,

טוב, לאן הגענו?

הסתייגות 55? רגע, רגע, קראנו את זה?

איך יצאת להתייעצות בלי לקרוא? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 56, כן.

כתוב "הגוף המבצע יבצע מיפוי תשתית ויעבירו

במקום "בתוך 60 ימים" יבוא 75 ימים". ובמקום "14 ימים" באותו סעיף - - - במשך 14 ימים. יבוא "בתוך חודש". צריך להבין, לגבי גופי תשתית, לוחות

לוחות הזמנים מאוד מאוד קצרים.

חודש של 28 ימים או חודש 31? לא, אבל לכן זה בימים. לכן זה בימים. אנחנו מציעים להאריך טיפה את סד הזמנים. ל-74 ולחודש. כי זה פרקי זמן שלא יוכלו לעמוד בהם, ואז יצטרכו לבקש חריגות. באמת אלה לוחות זמנים לא מידתיים, וזה לא מספיק.

הצבעה בעד,

נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות לא התקבלה, לצערי הרב.

מאחר ודחיתם את ההסתייגות הזאת, אז אני מבקשת לחילופין להגיד שבמקום המילים "בשינויים או בלא שינויים בתוך 60 ימים", אבל אם היו שינויים בתוכנית, אז זה יהיה 75 ימים. 75 ימים אם נעשו שינויים, ובתוך 60 ימים אם לא נעשו שינויים.

אם מדובר בתשתית שנעשו בה שינויים תוך כדי תנועה, תוך כדי עבודה, אז כל הדיווח וכל העברת התשתית היא הופכת להיות יותר מורכבת, ולכן צריך להאריך את סד הזמנים. הסתייגות 58. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים,

אנחנו בסעיף (א)(2)(ג). כתוב "גוף התשתית שהעביר את מיפוי התשתית למאגר המיפוי לפי פסקת משנה (ב), יראו אותו כאילו ביצע את מיפוי התשתית בעצמו", זה באמת לא הגיוני. האחריות היא על מבצע העבודה. לא יעלה על הדעת שהאחריות היא על גוף התשתית עצמו, מבחינת המיפוי. מיפוי התשתית, זה חייב להיות הגוף המבצע. איך אפשר אחריות בלי ביצוע.

להבנתי, זה ממש סעיף שהוא לא הגיוני באמת במהות של הדברים. לא הגיוני להטיל את האחריות על גוף התשתית. אוקיי, מי בעד 59?

2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. ב-60, כתוב "בוצעו עבודות גישוש, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין, לגבי לקו התשתית שלגביו בוצעו עבודות הגישוש".

להבנתנו, ה-ל' מיותרת. שוב, לא הבנתי את ההסתייגות. אנחנו מציעים שיהיה כתוב "לגבי קו התשתית" ולא לגבי "לקו התשתית". יש שם טעות הגהה.

לא צריך להצביע על זה. אנחנו נתקן את זה. זה משהו טכני. הנה, את רואה, יצא בסוף משהו היום. יש הישגים. אנחנו בסעיף קטן (ב)(1).

רק אני באמת אומר שהחלק הארי של הארי של הארי של ההסתייגויות האלה, לשיטתי,

לא, ברור.

גודל האירוע, שאנחנו ככה קצת בבדיחות שאנחנו ככה חווים היום, באמת מדובר על מגה פרויקטים. כן, אנחנו עכשיו עדין בעזה, בסיפור של הלילה.

שנייה. חברת אופוזיציה כאן מחמיאה לממשלה על עשייה דרמטית. אני חושב שראוי שהדבר הזה יישמע. אני אחזור לדברי הפתיחה שלי שאמרתי שראוי שהחוק הזה היה מחוקק במסלול ישיר ולא במסגרת חוק ההסדרים בחופזה, במהירות.

בואי, היו פה דיונים של שעות

והחוק הזה היה צריך להיות מוחרג כולו מחוק ההסדרים.

גם חוק ההסדרים עצמו, הדבר הזה כבר כמה שנים שיושבים עליו. גם בקדנציה הקודמת רצו להעביר אותו. ואני חושב שגם אנשי אופוזיציה מברכים על הדבר הזה,

זה לא בחפוזה ולא שום דבר. כן, 61. מה זה לא בחופזה? מה אנחנו עושים עכשיו אם לא בחופזה. כל הימים האלה הם בחופזה. אבל, בסדר נו, אפשר לפתוח את הנושא לדיון. 61. אחרי התקציב נשב ונדבר על הכל. סעיף קטן (ב)(1), יש כאן התייחסות של "יעבירו למאגר המיפוי בתוך 21 ימים - - - את רוצה בתוך חודש. גם, עוד פעם, לא אמרת לועזי או עברי. באמת, אני לא יכול להבין מה זה תוך חודש. אלון, אני שאלתי אותה באמת שאלה אמיתית. אפשר להגיד 30 יום, אבל 21 ימים - - - אדוני יושב הראש, אני מופתע מזה שאתה מורח זמן. הוא משתף פעולה עם האופוזיציה. זה אומר שהיא עושה את עבודתה נאמנה. אי אפשר לקחת את זה ממטי. היא עושה את עבודתה נאמנה.

נראה לי שאפילו שוסטר איתנו. (היו"ר אוהד טל) טוב, חברים, בבקשה. אנחנו בהסתייגות מספר 61. נימקת?

מי בעד הסתייגות מספר 61? רגע, רגע, עוד לא קראתי. עוד לא נימקי, עוד לא קראתי, אדוני.

אם כך, ניתן לך.

אני מציעה שקודם כל, בתוך חודש ולא 21 ימים. גם צריך לקחת בחשבון את חגי, אם נגיד נופל על חודש של חגי ישראל, או יש לפעמים - - - כן, היה על זה דיון ארוך בוועדה. באמת, היה על זה דיון ארוך. זה נושא מורכב. 21 ימים זה לא, זה קלנדרי, ולכן זה לא מספיק. ואנחנו מציעים שגם בסוף הסעיף יבוא "ההודעה כאמור תימסר באמצעות תצהיר חתום על ידי מנהל גוף התשתית, אשר יימסר למאגר המיפוי.". זו הנקודה ושוב, כאן, דנה, תקשיבי רגע. לוקח זמן למפות ולוקח, אני אומרת שזה לוקח זמן ולכן אני מציעה חודש.

אנחנו צריכים להבטיח שהנתונים שעוברים הם באמת נתונים מוסמכים, ולכן כשמעביר המיפוי חותם על תצהיר שאני מעביר את הנתונים באופן ברור ומושכל, בצורה של תצהיר, אז אנחנו יודעים שיש מישהו שעומד מאחורי הנתונים, וזה לא עובר ככה על ידי איזושהי עובדת או עובד זוטרה. ולכן, אנחנו חושבים שבכדי להבטיח שהמידע הוא מוסמך ועומד מישהו מקצועי מאחוריו, הוא צריך להעביר את המידע עם תצהיר מטעמו, ולא כבדרך אגב תשלחי למיפוי. מי בעד הסתייגות מספר 61? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 62 אנחנו?

לאחר, בסעיף קטן (ב)(1), מדובר כאן על עבודות גישוש. אנחנו מציעים להוסיף שוב את המילה "אחרי מיפוי תשתית מעמיק ויסודי". גם כאן, אחד הדברים שמטרידים זה איכות המיפוי. מניסיון, אני אומרת לך כראש רשות, הרבה מאוד מהמידע שמגיע ומהאזמדים הם כלאחר יד. הם לא מדויקים, ואחרי זה אתה נתקע במפגעים ובאמת שאתה לא יודע איפה התשתיות ממופות, ולכן זה כן חשוב. מי בעד הסתייגות מספר 62? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 63 סעיף קטן (ב)(1). לאחר המילים "יודיע גוף התשתית" יבוא "בתוך שבוע ימים". מה שאני, מה שכתוב בסעיף 63, כתוב "לא התגלה קו התשתית במסגרת עבודות הגישוש, יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי כי לא נמצא קו תשתית". לא מצוין כאן לוחות זמנים של מתי הוא יודיע, ולכן אנחנו חושבים שיודיע גוף התשתית בתוך שבעה ימים. לא צוין תוך כמה זמן.

יודיעו תוך חודש?

יש פה גם איזשהו דיוק. בסעיף 63,

כתוב "לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש, יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי". אנחנו מאמינים שצריך להגדיר תוך כמה זמן. כן, אני איתך. רגע, דנה רוצה התייחסות אולי? לא, לא, לא.

לא, אני נימקתי את זה שצריך לציין שהוא יודיע תוך שבוע ימים, ולא יודיע כאמירה גנרית, כי אנחנו רוצים שהדברים ייעשו בזמן.

מי בעד הסתייגות מספר 63? אבל, רגע, את רוצה להגיד משהו על זה? לא, מטי, היה על זה דיון ארוך.

אז תוך כמה זמן יודיע גוף תשתית למאגר המיפוי, אולי אתה תגיד לי. תוך כמה זמן. אתה רואה את הסעיף מולך? זה עניין של סמנטיקה, אבל כתוב בסעיף (ב)(1) בחלק השני "לא התגלה קו תשתית, יודיע גוף התשתית".

אז אם הוועדה רוצה לשקול לקבל את ההסתייגות הזאת, אז אנחנו רק נציע להשוות את מספר הימים למספר הימים שבמסגרתם צריך להודיע כן על מיפוי התשתית כדי שכבר ההסדר יהיה קוהרנטי.

אם הוועדה רוצה לקבל את זה - - - אוקיי, אתם לא מתנגדים לזה יותר מידי?

היועץ המשפטי, בסדר? למה כל כך הרבה זמן?

אם אנחנו כבר אומרים שצריך להעביר תוך זמן מסוים. להגיד לא מצאתי. לא צריך למפות שום דבר. גם אין לי בעיה שזה יהיה שבעה ימים. אוקיי, אז אנחנו נשאיר את זה כמו שזה.

אפשר לקבל את ההצעה. אה, אפשר לקבל את ההצעה? אפשר לקבל את ההצעה שלה כלשונה. כן?

זה סתם סמנטיקה.

אוקיי, מי בעד הסתייגות מספר - - - אני רק אבהיר,

אני רואה שאתם רוצים להצביע בעד, תוך שבעה ימים מיום ביצוע עבודות הגישוש. נכון?

מדובר על לא התגלה קו תשתית במסגרת עבודות הגישוש. יודיע גוף התשתית למאגר המיפוי בתוך שבעה ימים. שעה ימים מיום סיום עבודת הגישוש. או יום סיום העבודות. אנחנו ננסח את זה, רק שזה ברור שזה שבעה ימים. כן. בסדר? 64. רגע, צריך להצביע. עד שאנחנו מסכימים איתך על משהו, את רוצה לדלג על זה.

מי בעד הסתייגות מספר 63? הצבעה בעד, 5 נגד, 0 נמנעים, 0 ההסתייגות התקבלה. בסעיף קטן (ב)(1), שהוא יודיע למאגר המיפוי, אני רוצה להוסיף, אני מציעה להוסיף את המילים "למיטב ידיעתו". יש את העקרון, אדוני היועץ המשפטי, את עקרון הזהירות המונעת, כי הרי זה לא שהוא יודע באופן מוחלט. הוא יודע, זה למיטב ידיעתו. רב הנסתר על הגלוי בנושא של תשתיות תת-הקרקע. וזה, למיטב ידיעתו, זה לא באמת באופן מוחלט שהוא קובע כי לא נמצא קו תשתית בשטח. זה לא כל כך דיכוטומי, זה למיטב ידיעתו המקצועית,

סעיף 64. טוב. מי בעד הסתייגות מספר 64? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצא עכשיו לחמש דקות הפסקה. נחזור לכאן ב-11:45. (הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 12:03.) טוב,

אנחנו ממשיכים. הסתייגות מספר 65, מי בעד?

0 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 66. אדוני יושב הראש, סליחה. אנחנו בסעיף (5) להצעת החוק. סעיף קטן (ב)(2)(א). אנחנו מציעים,

לאחר המילים "מיפוי תשתית" יבוא "מעמיק ויסודי".

על אותה טענה שאי אפשר, שצריך לוודא שהמיפוי הוא אכן מקצועי, מעמיק ויסודי.

מי בעד הסתייגות מספר 66? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. גם כאן, אני שוב קוראת לבחון שוב את הנושא שכשיש הצהרה על זה שלא נמצא קו תשתית צריך להוסיף את המילים "למיטב ידיעתו", כי הוא לא יכול לקבוע באופן דיכוטומי שלא נמצא קו תשתית, אלא זה למיטב ידיעתו המקצועית או להבנתו המקצועית. טוב, מי בעד הסתייגות מספר 67? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ב)(2)(ב). אנחנו מציעים שלאחר המילים "או הודעה", כתוב כאן "גוף התשתית שקיבל לפי פסקת משנה את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית", אנחנו מציעים להוסיף תצהיר כאמור בפסקת משנה א', בין השאר, בכדי לוודא שכל המידע, הם עושים את זה באופן שקול. אין תצהיר ב-א'.

הצענו שכשהוא מעביר את המיפוי, הוא יעביר את זה עם איזושהי הצהרה. זה לא חייב להיות תצהיר, עם איזושהי ההרה שזה על דעתו. יחד עם 65. בסדר.

טוב, מי בעד הסתייגות מספר 68? הצבעה בעד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים בסעיף קטן (ב)(2)(ב), לאחר המילים "בשינויים" יבוא "תוך חודש". ובהמשך במקום המילה "ימים" יבוא "ימי עבודה". אנחנו מדברים על "גוף התשתית שקיבל, לפני פסקת משנה, מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, יעביר את המיפוי או ההודעה לפי העניין למאגר מיפוי בשינויים". אם יש מקרה שהיו שינויים, ואם בלא שינויים תוך 14 ימי עבודה. דנה פה, עניין של להבחין בין, אם היה שינוי או לא היה שינוי, זה בכל זאת נותן זמן, בפרק הזמן, אם היו שינויים בנתונים, יש הבדל.

אם התוכנית עשתה כסדרה או שבאמת היו שינויים. אז לשנות את פרק הזמן למקרה שלא עומדים בלוחות הזמנים והיו שינויים, ואושרו השינויים. מי בעד הסתייגות מספר 69?

2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ב)(2)(ג) - "יראו גוף תשתית שהעביר למאגר מיפוי, לפי פסקת משנה ב', את מיפוי התשתית או הודעה כי לא נמצא קו תשתית, כאילו ביצע את מיפוי התשתית או ערך את ההודעה לפי העניין בעצמו". גם פה לא ברור לי איך אפשר להעביר את האריות מהגוף שביצע את המיפוי לגוף התשתית. האחריות היא על מי שביצע, ויש פה איזושהי הטלת אחריות שהיא לא הגיונית. היא לא על מבצעי העבודה.

האחריות היא על מי שעשה את העבודה ולא על גוף התשתית.

מי בעד הסתייגות מספר 70? הצבעה בעד, 2 נגד,

סעיף קטן (ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין קביעת שטח ומאגר המיפוי כשטח שהושלם". לא ברור למה שר האוצר קובע את השטח במאגר, ברמה המקצועית. זה צריך להיות שר הבינוי והשיכון, שר הפנים. איפה שר האוצר? הוא לא אמון על עולמות התכנון. זה בסדר שזו הצעה של האוצר, אבל בסוף, בנושא של קביעת המיפוי עצמו - - - אני דווקא בעד. אני דווקא בעד. מי אנשי המקצוע שיקבעו במשרד האוצר את ההוראות לעניין קביעת השטחים. טוב, מי בעד הסתייגות מספר 71?

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ג) "שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין... ובכלל זה לעניין התנאים וההליך לקביעת שטח כאמור". שוב נותנים איזושהי סמכות לשר אוצר שלא במקומה, ואנחנו מציעים שבסיום יבוא "הוראות כאמור בסעיף זה ייקבעו באישור וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לאחר חובת היוועצות השר עם נציגי ציבור מקרב ארגוני החברה האזרחית העוסקים בתחום, כמפורט בתוספת השלישית לחוק זה. השר יוכל להוסיף על המפורט בתוספת, אך לא יהיה מוסמך לגרוע ממנה שמות ארגוניים אלא אם סיימו את פעילותם ויודיעו לראשי העמותות.". אנחנו מציעים לתוספת השלישית, סעיף (5)(ג), רשימת ארגוני חברה אזרחית עימם יש לקיים התייעצות - "אדם טבע ודין", "החברה להגנת הטבע",

"מגמה ירוקה", ו"חיים בסביבה". מאחר ובעצם אנחנו מדברים על באמת פריצה או גמישות של תחומי התכנון, חוק התכנון והבנייה וכל הרגולציות, אנחנו חושבים שצריך הוראות שישמשו לצורך קביעת שטחי המיפוי לאורך זמן.

לא מדובר בפרויקט שהוא יום-יומיים, מדובר על פרויקטים ארוכי טווח, ולכן חשוב לקיים הליך סדור ולהיוועץ עם הגרומים הרלוונטיים.

מי בעד הסתייגות 72? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (5)(א),

כאן מדובר על שר האוצר יפרסם ברשומות של משרד האוצר את פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות. פה נראה לנו שתשתיות לאומיות צריכות להיות באתר. מה שקורה פה מאחורי הקלעים. אבל ברמה הלאומית,

אני חושבת שאם אני הייתי מחפשת תשתית לאומית, לא הייתי נכנסת לאתר משרד האוצר, הייתי נכנסת לאתרי משרדי ממשלה אחרים, בטח לא משרד האוצר.

אנחנו חושבים שמי שצריך לפרסם את זה זה שר הבינוי והשיכון או שר הפנים.

לא ברור באמת למה זה צריך להיות באתר משרד האוצר. הרי, אם את מחפשת תשתית לאומית - - - מה זה? אין לך התנגדות לזה? כולם יודעים שמי שקובע זה האוצר, אז ילכו לאוצר.

אבל אם אתה רוצה,

אם את מחפשת תשתית לאומית, איפה תחפשי את זה? האחריות מוטלת על שר האוצר, אז זה שר האוצר. באמת,

זה באמת ענייני. האחריות היא בגדול על משרד האוצר, אבל אם תרצו, אני לא חושבת שתהיה לנו התנגדות לפרסם את זה גם וגם פשוט. במשרד הפנים? משרד האנרגיה?

משרד התשתיות? אני צריכה לדבר עם המשרדים כי הם לא פה.

אבל, מבחינתנו, לפרסם את זה בתפוצה רחבה. זה שקיפות לציבור גם. אנחנו מפרסמים כבר באתר אחד, אז לפרסם בעוד אתרים לא מפריע לנו, על פניו. אתם תרצו, אולי אפשר לפרסם בממשל זמין גם. באתר של ממשל זמין. כן, אנחנו חושבים שזה חשוב. מה שהוועדה תרצה. אנחנו לא מתנגדים. ממשל זה מעולה. גם. איפה שתרצו.

אפשר, זה במאת חשוב, בואו נקיים רגע דיון. מטי, אז יאללה. אז תורידו חלק מההסתייגויות. אני מוכן לקיים דיון, אבל תורידו חלק מההסתייגויות. אני רצה מהר.

בואי, בואי, תורידו חלק מההסתייגויות. אני אפילו לא יודעת מה. כי ככה זה. אני ארוץ מהר. אבל אני, רגע, כי קשה לי עכשיו, אתה יודע, לשלוף. בסדר, שהצוות שלך יסמן. בסוף, כשאני באה לחפש תשתית לאומית,

אני באה לחפש תשתית לאומית, אני לא אכנס לאתר משרד האוצר. מטי, אני רוצה לבוא לקראתך. תבואי לקראתי גם, נו.

אנחנו נסמן רגע, תוך כדי. את רוצה לחסוך מהרביזיות? נסמן. אפשר לחסוך מהרביזיות.

בסדר? אז יאללה, אני מוכן, בבקשה, דיון. אז דנה, אמרתם שאת רוצה לברר ואולי נדחה את ההצבעה? אנחנו מציעים באתר של ממשל זמין, ואני יכולה להגיד שאנחנו ניצור קשר גם עם כל המשרדים שממונים. נציע להם גם לפרסם אצלם.

אז תבדקו את זה, ובואו נחזור עם תשובה על נוסח, ואז אנחנו נצביע על זה. א כרגע אנחנו מדלגים על סעיף 73. 73 וגם לחילופין 74, כי זה היה תלוי אחד בשני. וגם 74. בסדר, קיבלת. 75. אז כאן, אני הצעתי שבסוף הסעיף יבוא "וכן יגדיר את אופן ותהליך צירוף כל שכבות המידע הקיימות במאגרי רישוי זמין או מינהל תקין למאגר המיפוי, על מנת להבטיח אחידות ושקיפות בכל מערך התכנון במדינה, ומיפוי לאומי מקיף, ואת אבטחת המידע.".

יש לכם הרבה שכבות מידע, למשל ה-govMap וכל שכבות המידע של המכון הגיאולוגי ורשות הטבע והגנים. ויש כאן, איך נעשה התכלול בשאלה עקרונית. לא, זה לא הסעיף המתאים פשוט. כי הסעיף הזה רק אומר לאיזה מאגר לשלוח. זה הדבר היחיד שהסעיף הזה אומר. הוא לא מדבר על המהות. יש סעיפים אחרים שעוסקים במה קורה עם המאגר הזה, באופן הניהול שלו.

אפשר לדבר עליו בפרט - - - אוקיי, אז אולי צריך לפתוח את זה בלי קשר. אבל, מה שאני אומרת, שהיום קיימות המון שכבות מידע שיכולות להתחבר. הם צריכים להיות מתוכללים ברמת השכבות. אם זה ה-govMap שיש שם את כל שכבות התכנון, וגם שכבות של אזמדים. ואם זה המכון הגיאולוגי שיש בו שכבות.

יש הרבה מאוד שכבות מידע, שאיכשהו הן צריכות להיות מתוכללות. דנה, את מבינה את השאלה שלי? אז אולי כבר צריך לראות.

זה לא הסעיף.

מי בעד הסתייגות מספר 75? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. 76. סעיף קטן (ב). אני מציעה שבעה ימים במקום 14. פה אני מקצרת את הטיעון. לא, הפוך. אני מציעה במקום "7 ימים" יבוא "14 ימי עבודה". מבחינתי אפשר להצביע. מי בעד 76? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו בסעיף (6), מידע נוסף למאגר מיפוי. אני מציעה שבסעיף קטן (ב), יהיה כתוב בסופו "ואם לא פורסם, ייערך על פי הוראות מינהל התכנון בהיוועצות עם הארגונים המפורטים, בתוספת השלישית לחוק זה.". אני מוצאת פה לקונה, שבמקרה שזה לא פורסם, גוף שביצע סקר קרקע יעביר את ממצאי הסקר למאגר המיפוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד השלמת הסקר.

ייערכו בתצורה בהתאם למפרט שפרסם שר הבינוי והשיכון באתר האינטרנט. למה כאן משרד הבינוי והשיכון? כי זה שר הבינוי והשיכון. אה, אוקיי, אם פורסם. השאלה שלי, מאחר וכתוב מפורשות "אם פורסם", מה קורה במקרה שלא פורסם? אולי נתתם דעתכם על זה? אתה מבין?

בדרך כלל, זה על חיוב, אז מה קורה במקרה השלילה? בוודאי שאם, כל עוד לא פורסם, אז אין חובה להעביר בדרך מסוימת, אלא רק חובה להעביר. זאת אומרת, התצורה היא לא משנה. אז יש כאן לקונה. בסדר. כל גוף, בשלב הזה, יעביר בתצורה שהוא מוצא לנכון.

טוב, מי בעד הסתייגות מספר 77? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים,

למה זה שר הבינוי השיכון? לא הבנתי את זה. אולי פספסתי משהו בדיונים. סעיף קטן (ג)(2) - אנחנו מציעים במקום 30 ימים להעברת ממצאי סקר קרקע, 60 ימים. ואני מציעה בסוף להוסיף "וכן יועברו חתכים, עומקים ופוליגונים שנמצאים בנתוני הרשות, בנוגע לחפירות אשר ביצעה".

לעשות כאן הרחבה של שכבת המיפוי על הנתונים. בכדי שבאמת מי שיצא לעבודה, יראה את זה בצורה יותר, הכל יהיה נתון בפניו, ולא איזו שכבה גנרית רק של קו התשתית, אלא ממש עם כל הנתונים של הסקר.

מי בעד הסתייגות מספר 78? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ד) על אותה טענה מקודם. אנחנו חושבים שהאחריות היא על הגוף המבצע. מי בעד הסתייגות מספר 79? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים,

סעיף קטן (ד) אנחנו מציעים בסופו "אולם הגוף מעביר המידע יפעל כמיטב יכולתו לפרט ולהעביר מידע מקצועי ומקיף ככל האפשר.". כתוב כאן שאין בהעברת המידע, לפי סעיפים, כדי לייחס לגוף שהעביר את המידע אחריות לתוכן המידע. זה לא ברור לי, לפחות שיפעל כמיטב יכולתו לעשות את זה בצורה מקצועית ומקיפה. למה זה, מעבירים ופוטרים אותו מאחריות. הוא מעביר וגם פוטרים אותו מאחריות.

מי בעד הסתייגות מספר 80? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים שאחרי סעיף קטן (ד) יתווסף סעיף קטן (ה) שאומר "היה ויימצא על ידי גוף כלשהוא ממצא ביולוגי או גיאולוגי או ארכיאולוגי בעת עבודות מיפוי, גישוש או הקמה של מיזם תשתית, תופסק העבודה עד לקבלת הנחיות מהמשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים או המכון הגיאולוגי, או רשות העתיקות, על פי טיב הממצא. הנחיות יימסרו לגבי צורך בשימור הממצאים במקום, ולגבי הוצאתם ותיעודם כנדרש". בעצם, זה לא מוסדר בחוק, ולכן, איך אנחנו, אם בסוף יש ממצא, לי לא ברור מה קורה כשמוצאים איזשהו,

קבר של איזשהו תנא, אין את ההנחיות האלה, ולכן אני חושבת שצריך לחדד את זה ולעצור את העבודה עד שמקבלים את ההנחיות הברורות איך נעשה השימור של הממצא. זה לא כתוב בצורה מפורשת. ואם זה קבר של אמורא? אמורא גם טוב.

בסוף אין כאן התייחסות למה קורה אם מגלים ממצא. כן, נכון. מי בעד הסתייגות מספר 81? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (7) - העברת מידע שנאגר לפני יום התחילה במאגר המיפוי, זאת הוראת מעבר בעצם. אנחנו מציעים להוסיף את סעיף קטן (6) "רשות הטבע והגנים והמכון הגיאולוגי יעבירו למאגר המידע ממצאים ונתונים בידיהם אשר ישלימו את המידע במאגר המיפוי". דנה, פה אנחנו מציעים להרחיב את הגורמים. גם יש שכבות מידע גם לרשות הטבע והגנים וגם למכון הגיאולוגי, ואנחנו חושבים שהם, חייבים לתת להם חובה להעביר מידע בכדי לחסוך דברים, להרחיב בעצם את הגופים שמחויבים להעביר את שכבות המידע למאגר המיפוי. שוב, לשיקולכם. זה חלק מהדיוק. אם את רוצה להתייחס את יכולה, ואם יושב הראש, את מבינה מה אנחנו אומים? קיימות שכבות כאלה. כן, כן.

מי בעד הסתייגות 82? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים שבסעיף קטן (ב), אנחנו ב-83, אנחנו מציעים שהוא יימחק. בעצם, אין בהעברת מידע לייחס לגוף שהעביר אחריות, ואנחנו רוצים שהוא יימחק, ובמקומו יבוא "העברת המידע כמפורט בסעיף זה כפופה לפרסום הנחיות והוראות על ידי מאגר המיפוי בדבר אופן העברת המידע והסטנדרטים הנדרשים להעברתו כנדרש. רק לאחר פרסום ההוראות, יחל מירוץ 120 הימים כאמור.".

צריך להגדיר במפורש מה צריך להעביר, לא איזו אמירה כללית. אני לא יודעת, אולי זה יהיה בנהלים. יש כבר. בכלל לפני? כן, המאגר כבר קיים.

אז אני מציעה בעצם העברת המידע כפופה לפרסום הנחיות והוראות על ידי מאגר המיפוי, או הנחיות שידועות.

זה לא כתוב כאן במפורש, ויכולה להיות כאן איזו זילות באיכות המידע. (היו"ר אברהם בצלאל) מי בעד הסתייגות 83? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. לכן, אני, לחילופין מציעה, להוסיף בין, סעיף קטן (ב) יעבור להיות סעיף קטן (ג), ולהוסיף סעיף קטן "העברת המידע כמפורט בסעיף זה כפופה לפרסו הנחיות והוראות על ידי מאגר המיפוי בדבר אופן העברת המידע והסטנדרטים הנדרשים להעברתו כנדרש...." ורק אז יחל מירוץ הימים.

מאותה טענה שאני חושבת שזה צריך להיות כתוב בחוק הזה באופן מפורש ולא להתבסס על כל מיני חוקים אחרים. אוקיי, מי בעד ההסתייגות? 84. הצבעה בעד,

3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (7)(א) להצעת החוק. אנחנו מציעים, במקום המילים "שר האוצר בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון, שר האנרגיה והתשתיות ושר התקשורת", אנחנו מציעים שהמילים "שר האוצר בהתייעצות עם" - יימחקו, וכתוב לאחר המילים "שר הבינוי והשיכון" יבוא "בהתייעצות עם". אתם רוצים ששר הבינוי הוא יהיה הגורם שמתייעץ. כן. אנחנו לא כל כך מבינים ברמה של המהות של התשתית, אנחנו רוצים ששר הבינוי, בהתייעצות עם - - - אוקיי, מי בעד הסתייגות 85? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 86. 86. בסוף הסעיף, ב(7)(א) כתוב "בדבר דרכי ניהול מאגר המיפוי, שמירת המידע בו ואופן העברת המידע ממנו", אנחנו מציעים "ממנו ואליו דרכי העיון והפרסום של המידע". בעצם להסדרה לא רק "אל" אלא גם "מ..". איך בעצם המידע עובר, אחרי שמתקבל, ממנו ואליו.

גם פה, אני חושבת שזו סמנטיקה שהיא חשובה. מי בעד הסתייגות 86? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו ב - - - פרק ב', סימן א'. פרק ב', סימן א': העתקת קווי תשתית. העתקת קווי תשתית שאינו ממופה. אנחנו, בהרשותכם, נעבור ישר לסעיף (9). עד אז אתם בסדר עם הכל? דילגנו על סעיף (8), כן. הודעת גוף מבצע על העתקת קו תשתית אנחנו מציעים שבסעיף קטן (א), אחרי המילים "בהעתקת קו תשתית" יבוא "ממופה או", ושאינו ממופה אני אגיד למה אני מתכוונת. נוכח גוף מבצע כי יש צורך בהעתקת קו תשתית שאינו ממופה, לאחר התייעצות ולאחר ששקל יודיע. אני אומרת, לא רק שאינו ממופה, גם שממופה. הוא צריך להפעיל את אותו שיקול דעת. כי גם ממופה לפעמים נדרש בהעתקה. אז דנה, שימי לב רק לפרקטיקה, ממופה או לא ממופה אם צריך להעתיק, זה לא רק שאינו ממופה. מי בעד הסתייגות 87? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו, גם אני חושבת שזה מהותי, סעיף מהותי. כתוב כאן "לא ענה גוף התשתית לפניית הגוף המבצע בתוך 7 ימים יראו כאילו קוימה חובת ההיוועצות עמו". אנחנו חושבים שהסעיף הזה צריך להימחק, ובמקומו יבוא "הודעה כאמור בסעיף (א) תכלול מסמך פירוט חלופות מקיף, כולל משמעויות סביבתיות, בריאותיות וכן משמעויות כלכליות לביצוע העתקה".

האחריות של הגוף המבצע, ברגע שהוא לוקח את אחריות הביצוע מתוך גוף התשתית, אז הוא צריך להראות שהוא עשה את זה באמות מידה שהן סבירות ומקצועיות, בטח במקרה שגוף התשתית התעלם.

קבלת ההחלטה לא צריכה להיות שרירותית, אלא בסופר מקצועיות.

אני חושבת שזו הערה מהותית להבטיח שזה - - - מי בעד ההסתייגות המהותית? 88. הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (10), טוב, תכף אני אצא להתייעצות אבל רגע. סעיף (10) להצעת החוק, במקום "7 ימים" יבוא "28 ימים". אפשר להצביע. מי בעד הסתייגות 89?

בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות היא 90. במקום "7 ימים" יבוא "7 ימי עבודה".

מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ב), בסופו אנחנו מציעים שיבוא, כאן כתוב "גוף עבודת תשתית לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (א)(2) בתנאי שאינו נוגע במישרין להעתקת קו התשתית". אנחנו מציעים שבסופו יבוא "אך הוא רשאי להציע מטעמו חלופות לביצוע העתקה הכוללות תימוכין נדרשים.". בעצם אנחנו רוצים שהאחריות של הגוף המבצע לבצע את זה באמות מידה סבירות, מקצועיות, קל וחומר,

במקרה שגוף התשתית התעלם, הרי זאת הנקודה, אז אני חושבת שצריך להגיד את זה מפורשות. אוקיי, מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (11), אנחנו מציעים במקום "40 ימים" יבוא "60 ימי עבודה".

רגע, אני מבקשת התייעצות סיעתית. אוקיי, אנחנו נפגשים - - - עד איזה סעיף, גלעד? עד הסתייגות 110. בסדר, אני שמה לי. עד 110, כולל. אני עוקבת אחרי זה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:26 ונתחדשה בשעה 12:31.) חברים, אנחנו ממשיכים. הצבעה על סעיף 92. מי בעד הסתייגות 92? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אדוני, אתה רוצה לחזור לסעיף שהם בדקו?

לא, שהם בדקו, שדחינו. או שאתה רוצה שאוהד יעשה?

טוב, 93. סעיף (12) מדבר על העתקת קו התשתית על ידי הגוף המבצע. אנחנו מציעים שבסוף סעיף קטן (א) יבוא, שוב כאן מדבר על זה שלא הגיב גוף התשתית ובסוף מעבירים את זה לגוף התשתית, אנחנו מציעים להוסיף "אבל, תינתן לגוף התשתית הזדמנות נוספת של עשרה ימי עבודה נוספים על מנת להשיב או לחילופין להודיע על התחלת ביצוע העתקה, טרם הנחה זו בדבר הסכמתו". אנחנו באמת חושבים שלגוף התשתית יש יתרון בזה שהוא מבצע את העבודה ולא הגוף המבצע, לא גוף התשתית. גוף התשתית ולא היזם, הגוף המבצע.

גם אם הוא לא הגיב בפרק הזמן שניתן לו, צריך לתת לו איזושהי ארכה מעבר? אוקיי, מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד,

2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 94. אנחנו מציעים, אנחנו מדברים על 94, בסעיף קטן (ב)(1), גם פה לא התייחס גוף התשתית לפניית הגוף המבצע בתוך 7 ימים, יראו כאילו קוימה חובת היוועצות. הנושא של חובת היוועצות, אנחנו גם אמרנו, זה ממש בלתי נסבל. אי אפשר לוותר על חובת התייעצות עם גוף התשתית עצמו. ולכן, אנחנו מציעים שזה יימחק. יימחק.

חובת היוועצות עם גוף התשתית היא אלמנטרית. גם בהצעה המקורית לא הייתה בכלל חובת היוועצות, הוועדה הכניסה את חובת ההיוועצות הזאת. כן, אבל הוא לא יכול להתעלם. גוף התשתית לא יכול להתעלם, ולכן חייבת להיות איזושהי סנקציה כזאת שחובת ההיוועצות תהיה. אי אפשר לוותר על חובת היוועצות. אוקיי, מי בעד 94? הצבעה בעד,

2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 95. ב-95, סעיף קטן (ב)(2) כתוב - - - קודם רצית שיהיה זמן מסודר, עכשיו "תוך פרק זמן"?

אבל, כאן כתוב - - - "תוך 4 ימי עסקים". "היה קו התשתית מסוג שגוף התשתית הוא הגורם היחיד על פי דין שרשאי לנתקו ולחברו לרשת קווי התשתית שאליה הוא משתייך, ינתק גוף התשתית את קו התשתית תוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה". אנחנו חושבים שזה סד זמנים קצר מידי. אני לא חושבת שגוף התשתית יוכל לעמוד בזה. לכן, זמן סביר זה גם מה שנבקש מיד. אוקיי, מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. לפיכך אני מציעה כך אז לפי זה את רוצה עשרה ימים, עשרה ימי עבודה. אנחנו מציעים, בגלל סד הזמנים הקצר, אנחנו מציעים לחילופין עשרה ימי עבודה.

מי בעד?

0 הסתייגות 96 לא התקבלה. 97. 97. סעיף (ב)(3) אומר "מייד עם השלמת העבודות להעתקת קו התשתית, ימסור הגוף המבצע הודעה על כך בכתב לגוף התשתית ויראו את העבודות שביצע הגוף המבצע בקשר לאותו קו תשתית כאילו בוצעו על ידי קו התשתית". אנחנו מציעים שבסופו יבוא "אלא אם כן קיים כשל בביצוע עבודות אשר עליה יהיה אחראי הגוף המבצע בלבד". יש כאן בעצם הטלת אחריות על גוף התשתית על גוף התשתית, ואנחנו חושבים שאי אפשר, במקרה של רשלנות של הגוף המבצע, או של כשל או של נזק, אי אפשר להטיל את האחריות על גוף התשתית. צריך רגע לסייג את זה, שאלא אם כן קיים כשל. כי אם קיים כשל, אז יתקן הגוף המבצע את הכשל, ורק אז יעביר את זה. שוב, זה מהותי. זה לא משהו שאפשר להקל בו ראש. הוא יעשה משהו ככה דרך קבלני ישראל. אוקיי. מי בעד הסתייגות 97? הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 98, בבקשה. סעיף קטן (ג) - כתוב "בוצעו עבודות להעתקת קו התשתית על ידי גוף מבצע לפי הוראות סעיף זה, רשאי גוף התשתית להסמיך גורם מטעמו ועל חשבונו לפקח על ביצוע העבודות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוען". אנחנו מציעים להוסיף בסוף "הגוף המבצע יעביר לגוף המקפח לפי בקשת גוף התשתית כל מידע שנדרש לצורך ביצוע פיקוח יעיל ומקצועי". אנחנו חוששים שהגוף המבצע - - - לא יעביר.

ובעצם המפקח לא יוכל לעשות את עבודתו נאמנה. הוא חייב להעביר לו את התוכניות, את כל מה שנדרש, בכדי שהפיקוח ייעשה - - - אני מאמין שגם הוא יעביר לו,

אז רגע, דנה אולי תתייחס לזה. יש בזה היגיון. לא, אבל אני מאמין שהוא כן מעביר.

צריך להכריח את הגוף המבצע. זה ברור שהוא מעביר. לא, לא בטוח. זה ממש לא. יכול להיות עימות. הרי,

ואז מתחיל איזשהו עימות ומתח, וההוא לא רוצה וההוא לא עושה לו שרירים. זו בעצם המציאות, על זה מדובר. ולכן, גוף התשתית לא יכול, הוא צריך לקבל את כל התוכניות. הגוף המבצע צריך לקבל את כל התוכניות מגוף התשתית, והפוך כן? 98 מי בעד?

2 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 99. סעיף (13), סעיף קטן (א). יש כאן אמירה שהיא קצת, כתוב כאן "על פי האמור נוכח גוף התשתית כי העתקת קו התשתית היא העתקה הכרוכה במורכבות הנדסית חריגה", המילה "חריגה" - - - אתם מציעים "משמעותית". אנחנו מציעים "משמעותית". מה שאני רוצה לומר שלא כל חריג, לא תמיד הכל חריג. לפעמים, יש מורכבות משמעותית.

ולפעמים משמעותי שהוא לא חריג.

אני ברצינות. יכול להיות - - - לא, אני גם התכוונתי ברצינות. לפעמים יש דבר שהוא חריג, והוא לא כזה משמעותי. את אומרת שדווקא שזה משהו משמעותי, את רוצה שבזה - - - כן,

לא כל דבר שהוא חריג. חריג זה מקרה קיצוני, בעוד שמשמעותי יכולים להיות מצבים שהם לא חריגים. טוב.

הצבעה בעד, 1 נגד, 2 נמנעים, 0 הסתייגות 99 לא התקבלה. 100. עברנו ספרה. כן, עברנו הרוב, שני שליש. אנחנו מציעים שאחרי המילים, כתוב כאן, יש כאן התייחסות, "לא ניתן לא ניתן להשלים את ביצוע ההעתקה בתוך התקופה האמורה בסעיף 11 או שהשלמת ההעתקה בתקופה הקצובה האמורה עלולה לגרום לסכנה לשלום הציבור, לביטחונו, לבריאותו, או לבטיחותו, או לגרום לנזק סביבתי משמעותי". אנחנו פה מציעים "לרבות נזק לבתי גידול, מגוון ביולוגי, לבעלי חיים או נזק אשר ישפיע על הדורות הבאים". אנחנו שוב מדברים על מגה אירוע שיכול להשליך על הדורות הבאים ועל נזקים שאחרי זה יהיה פגיעה לדורות.

אנחנו מבקשים לדייק את זה משדובר בבתי גידול, מגוון ביולוגי, בעלי חיים, שלא תהיה השפעה לדורות הבאים.

הסתייגות 100. מי בעד הסתייגות 100? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (א) מתייחס על "יודיע על כך בכתב לגוף המבצע". גוף התשתית יודיע לגוף המבצע בתוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה על העתקת קו התשתית, בצירוף נימוקים מפורטים וחוות דעת הנדסית מפורטת. אנחנו מציעים שזה לא יהיה 7 ימים, אלא בתוך 25 ימים מהמועד.

מבחינתנו, זה משהו שהציבור לא יוכל לעמוד בו. ב-7 ימים. (היו"ר אוהד טל) מי בעד 101? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. יש כאן התייחסות שהוא יודיע על העתקת קו התשתית בצירוף נימוקים מפורטים וחוות דעת הנדסית מפורטת, אנחנו מבקשים להוסיף גם חוות דעת סביבתית. גם בגלל ההשלכות שיש לפרויקטים האלה על הסביבה.

לא רק חוות דעת הנדסית, אלא גם חוות דעת סביבתית. מי בעד הסתייגות 102? הצבעה בעד, 1 נגד, 3

סעיף קטן (ב). אנחנו מציעים להוסיף בסיפא, כתוב כאן "לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד הממונה על גוף התשתית" ואנחנו מציעים להוסיף "ועם כל גורם רלוונטי אחר הנדרש לצורך קבלת ההחלטה". יש כאן לפעמים גם שיקול דעת, יכולים להיות עוד גרומים. אז זה לשיקול דעתו, אבל עדיין הוא צריך להיות ערני לזה שזה לא רק המנהל הכללי של המשרד הממונה, אלא אולי יכולים להיות עוד גורמים רלוונטיים.

זה עדיין בשיקול דעתו, אבל בו איזושהי החרבה של האחריות שלו להתייעץ אם קיים עוד גורם רלוונטי. מי בעד 103? הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים,

אנחנו מציעים להוסיף סעיף קטן (ג) "במקרה של עיכוב במועד העתקת קו התשתית על ידי גוף התשתית, בניגוד למועד שנמסר, תוצא העתקת קו התשתית למכרז בקרב חברות תשתית מקצועיות. טרם הוצאת המכרז תינתן התראה אחרונה לגוף התשתית לצורך ביצוע העתקה על ידו".

רוצים להבטיח שהעתקת התשתית תהיה או על ידי גוף התשתית או על ידי גורם מקצועי, ולכן, זה לא רק, זה צריך להיות בהבטחה שזה גוף שהוא זכה במכרז לביצוע העבודה. מי בעד 104? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. עברנו לסעיף (14) לסדר יומנו בחוק. העתקת קו תשתית אל מחוץ לתחום התוכנית המאושרת. בסעיף קטן (א) כתוב "על אף האמור, נוכח גוף התשתית כי לא ניתן להעתיק את קו התשתית למיקום הנמצא בתחום התוכנית המאושרת וכי נדרש להעתיקו אל מחוץ לתחום האמור, יודיע על כך בכתב לגוף המבצע בתוך 7 ימים ממועד מסירת הודעה על תשתית". אנחנו חושבים ש-7 ימים זה לא ריאלי, וצריך 14 ימי עבודה. צריך להבין שאם, בכדי לבחון אם להעתיק את קו התשתית בתוך התוכנית המאושרת, בגבולות התכנון, או מחוץ לתוכנית המאושרת, זאת עבודה הנדסית שצריך לבדוק היטב. אולי בתוך הקו הכחול של התוכנית יש איזושהי רצועה שכן אפשר להעתיק אליה. זה לא משהו שקורה בשבעה ימי עבודה, זו בדיקה מעמיקה.

אנחנו חושבים שטרם ההודעה שצריך עכשיו להתחיל ללכת לתכנון חדשה, לתוכנית חדשה,

מתן של עוד שבעה ימי עבודה יגרום להם לבחון לעומק את האפשרות להעיק את קו התשתית בתוך התוכנית המאושרת, ולא לצאת עכשיו לתכנון חדש, לתוכנית מאושרת חדשה. מי בעד הסתייגות? שווה שקילה. בנושא הזה, כי זה קריטי למצוא חלופה בתוך התוכנית המאושרת, במקום לצאת לתכנון חדש. אולי דנה רוצה כן להתייחס לזה.

יש לי תשובות להכל, זה תלוי רק ביושב הראש. מי בעד הסתייגות 105? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו, כתוב כאן, להעתקת התשתית מחוץ לתוכנית, להעתקת הקו אל מחוץ לתחום התוכנית מאושרת. יבוא "עד למציאת חלופה לתכנון במסגרת תחום התוכנית המאושרת". אנחנו נמצאים במדינה מאוד מאוד צפופה. בדרך כלל, בתוכניות של רצועות תשתית, יש בקווים הכחולים מספיק מרווח למציאת חלופה בתוך רצועת התשתית. אנחנו רואים את זה בקווי חשמל, שהרצועה מספיק רחבה.

אנחנו חושבים שקודם כל, צריך לחפש את החלופה, ולוודא שבאמת הלכו לחיפוש חלופה בתחום התוכנית המאושרת.

מבחינתנו אין לסטות מהקו הכחול של התוכנית. זה קו אדום מבחינת עולם התכנון. ואנחנו באמת מדינה צפופה עם עודף תשתיות לאומיות, ולכן אנחנו צריכים להיצמד לתוכניות, לקו הכחול של התוכניות הלאומיות. כי גם ככה יש בהן מספיק חופש לגמישות בתוך רצועות התשתית. כן, מי בעד הסתייגות 106?

1 נגד, 3 נמנעים,

סעיף קטן (ב). בסעיף קטן (ב), לאחר המילים "לנזק סביבתי משמעותי" שוב אנחנו כאן מבקשים להוסיף "לרבות נזק לבתי גידול, למגוון הביולוגי, לבעלי החיים, או נזק אשר ישפיע על הדורות הבאים". זה ציווי שלנו לוודא, להרחבה ושוב, לוודא שאנחנו לא עושים דברים שאחר כך נצטער עליהם, ונעשה נזק לכל מיני בתי גידול. אז אנחנו מציעים לעשות הרחבה של זה.

מי בעד הסתייגות 107? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ב). אנחנו מציעים להוסיף בסוף, זה נגמר ב"הוסכם בין גוף התשתית לגוף המבצע חלופה זמנית כאמור בסעיף קטן זה, יפעלו להשלמתה בהקדם האפשרי". ואנחנו מבקשים להוסיף "אך תוך יישום עקרון הזהירות המונעת המחויבת, למניעת כל נזק או פגיעה לאור הביצוע המהיר". אנחנו בעצם רוצים להבטיח את זה שהם מודעים לזה של הזהירות המונעת ולהבטיח שהחיפזון לא יהיה בעוכרינו. זה איזשהו קביעת כלל מנחה של חובת זהירות. למען הסר ספק. כי שוב, מדברים כאן בדברים ברומו של עולם. מי בעד הסתייגות 108? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים,

סעיף קטן (ג). אנחנו מדברים על זה שגוף התשתית יפעל לקידום קו התשתית אל מחוץ לתוכנית המאושרת בהתאם להוראות הדין וישלים את ביצוע ההעתקה בהקדם האפשרי. גם פה אנחנו לא רואים מקום לסטות מהקו הכחול של התוכנית, וזה חציית גבולות אסורים. וכן הייתי מבקשת לדייק ולהוסיף שבכל מקרה מדובר בהכנת תוכנית חדשה. כיוצאים מתוך הקו הכחול של התוכנית הקיימת, ופה גם אולי משרד האוצר יוכל להתייחס, שבעצם זו כוונת המחוקק, לכך שבעצם יוצאים כך לתכנון חדש. אוהד,

זו נקודה שהיא חשובה, אם אפשר להתייחס בכובד ראש. אוקיי, בבקשה. ההוראות שקבועות פה הן לא גוברות על שום דין, וכל מה שרצינו לעשות, זה בגלל שתכנון סטטוטורי בתוכנית חדשה לוקח זמן ואנחנו לא רוצים לגבור על דינים קיימים, החרגנו אותו מלוחות המנים שיש פה, מתוך ההבנה שהמורכבות הזאת והעמידה בהוראות החוק לא תוכל להיעשות תוך עמידה בלוחות הזמנים האלה. כן, אבל לא ברור כאן, כשאת אומרת בהתאם להוראות הדין, אז אולי לכתוב,

"ובכלל זה חוק התכנון והבנייה", "ובכלל זה..." לא יודעת. משהו שיגרום לנו. אז יש פה הרבה הוראות בחוק ואנחנו לא גוברים על אף הוראות אחרות, אלא אם כן ציינו את זה במפורש כאן. יש סעיפים במהלך החוק שכתבנו בהם "על אף האמור בכל דין", כי רצינו להתייחס ולהבהיר שאנחנו גוברים פה על דין אחר כל עוד לא כתבנו את זה, אנחנו וודאי רוצים להישאר עם אותו הדין. ואנחנו חוששים מלכתוב דברים כאלה בבירור, כדי שלא איכשהו יוכל להשתמע שבמקומות אחרים אנחנו לא מתכוונים לשמור על מסגרת הדינים הכללית.

אני מודה שלי זה לא מספיק ברור, אבל אני מקבלת. יש כאן גם עניין של סטייה מתוכנית, והקלות, ודבירם כאלה. אז צריך לראות שאנחנו עושים את הדברים נכון. מי בעד הסתייגות 109? הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 110. אנחנו מציעים שלאחר סיף (14) יתווסף סעיף (14)(א) שיאמר כך "ההוראות העוסקות בהעתקת קו השתית על ידי גוף מבצע בחוק זה לא יחולו על תשתית גז טבעי אשר לא יועתק אלא על ידי גוף התשתית עצמו". נושא של גז, גז טבעי, שוב אני מדברת, זה סופר מקצועי. יש כאן רגישות מיוחדת בגלל ביטחון ובטיחות התשתית. ולכן, אנחנו חושבים שנושא של גז טבעי צריך להיות מוחרג וצריך לאלץ את התשתית של הגז הטבעי לעשות את ההעתקה בעצמה, ולא להעביר את זה לגוף התשתית, לגוף המבצע, בגלל הרגישות של גז טבעי, הלחצים שהגז הזה הוא זורם נוזלי בהרבה מקרים, וזה סופר סופר מקצועי. ולא מדובר,

אם תהיה איזושהי תקלה לא מדובר על איזושהי קריעה של כבל תקשורת, אלא גז נוזלי בלחץ גבוה. התכלול, עד שמגיעים לתחנות שמורידות את הלחץ. אז אנחנו חושבים שצריך להחריג את הנושא של גז טבעי. שוב, בטיחות. מי בעד הסתייגות 110? הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים,

אנחנו גם מציעים להוסיף סעיף,

שכחתי להקריא את זה,

בכל מקרה יש כאן מידת זהירות שהעברת קו התשתית יהיה בהתייעצות והסכמת המשרד להגנת הסביבה. שוב, בגלל הזיהום. טוב, אמרנו את 110, נכון?

אני מריחה התייעצות. קצר. תנמקי ואז. סעיף 111. אנחנו עוברים לסעיף (16) להצעת החוק "בקשת גוף מבצע להעתקת תשתית פסיבית". אנחנו מציעים שבסעיף קטן (1),

להוסיף, מדובר על טווח הזמן שבמסגרתו ניתן לבצע העתקה. אנחנו מציעים שבסופו "ובלבד שייקבע טווח זמן סביר". כי בעצם זה פותח איזשהו פתח, יותר מידי גמישות.

אנחנו אומרים שכן צריך להכניס את זה, לתחם את זה לתוך מידת הסבירות לביצוע. ובעצם, כשאתה אומר סביר, זה איזושהי קביעת כלל שלא קיימת כאן, אז קביעת כלל של זמן סביר. כן. מי בעד הסתייגות 111? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף קטן (2), רגע, עד איזה מספר יש לי התייעצות סיעתית, כבוד היועץ המשפטי? עד איזה סעיף? 133?

אוקיי. בסעיף קטן (2), המילים "ופרק הזמן המשוער לביצוען", אנחנו חושבים שזה צריך להימחק. זה נאמר לעיל, בסעיף קטן (1), אז למה בעצם צריך את הכפל הזה של הניסוח. כן. בסדר. מי בעד הסתייגות 112? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (16), אנחנו מציעים להוסיף סעיף קטן (4), שיאמר "לספק המורשה תינתק הזדמנות להתייחס ולהעלות בקשות לשינויים של התוכנית המפורטת, בכפוף להצגת נימוקים מפורטים".

יש כאן את הגורם הרלוונטי והמקצועי, שהוא יכול להעיר הערות לטובת ייעול ואפקטיביות של התהליך. אז לתת את הזמן להגיב לתוכניות הקיימות.

קיים? לא יודעת. פה זה צריך להיות כתוב. מי בעד הסתייגות 113? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף (17) להצעת החוק, בעצם זה הודעת התשובה של הספק המורשה. אנחנו מבקשים שבסעיף קטן (א), במקום "21 ימים ממועד מסירת הבקשה" יבוא "25 ימי עבודה". שוב, גם כאן, סד הזמנים חוזר לאורך כל הדרך. לא רק מטעמינו, גם מבחינת הארגונים השונים. זה מאוד מדאיג, ולכן אנחנו מציעים עוד כמעט שבוע עבודה. מי בעד הסתייגות 114? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים בסעיף קטן (ב), כתוב כאן "ספק מורשה לא יתנה את הסכמתו כאמור בסעיף קטן (1) בתנאי שאינו נוגע במישרין להעתקת התשתית הפסיבית". אנחנו מציעים להוסיף "אלא אם כן היה התנאי בעל זיקה להשפעה אפשרית על הציבור או על הסביבה". אנחנו חושבים שהוא לא צריך להיות ראש קטן. זה גם,

עניין של כלל מנחה בגידור האחריות ומרחב חופש הפעולה, שכפוף לאותם עקרונות חשובים שאנחנו מציגים.

יש כאן איזושהי אמירה של כלל מנחה וגידור אחריות, שלא עכשיו יהיו ראש קטן. אנחנו חושבים שזה סופר קריטי, שיפעיל שיקול דעת גם סביב בריאות הציבור. מי בעד הסתייגות 115? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ג)(2) אנחנו מציעים שהמילה "מוצע,

ובמקומה יבוא "מחייב". כתוב כאן בעצם "רשימת הכיבים והפעולות הדרושים לשם ביצוע העבודה להעתקת התשתית הפסיבית ועלותם, שר התקשורת בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האנרגיה והתשתיות, יפרסם באתר של משרד התקשורת מחירון מוצע לרכיבים", ואנחנו חושבים שהמחירון צריך להיות מחייב. או לחילופים, דיברנו על זה, לקבוע איזשהו טווח מנחה למניעת ניצול ורווח לא מידתי מתוך הקופה הציבורית.

אם יש מחירון, הוא צריך להיות הנחה ממחירון, או לא יעלה על מחירון. אבל, איזשהו טווח שבעצם לא יהיה רווח לא מידתי. גם זו נקודה, אדוני יושב הראש, נקודה שנראית לי קריטית.

שהמחירון לא מוצע, אלא הוא יהיה מחייב, או שהוא יהיה מגודר,

מתחת למחירון או מעל למחירון, בכדי שלא יהיה איזה מצב שאם יש ספק אחד - - - אני גם תמכתי בעמדתך בדיון שהיה פה, והיה על זה דיון ארוך.

בסופו של דבר נשמעו עמדות שהסבירו למה הדבר הזה נכון. אולי דנה רוצה - - - לא, לא אנחנו לא נפתח את זה מטי. זה נידון בוועדת הפנים, נכון? לא, לא.

אה, פה זה נידון?

אנחנו לא נפתח את זה לדיון נוסף, אני מתנצל. למרות שאני בעקרון, במקור, תמכתי במה שאת מציגה. מי בעד ההסתייגות? 116? אתה יכול להימנע. הצבעה בעד, 1 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף (18) לסדר היום, בסעיף קטן (א), גם כאן כתוב "7 ימים" ואנחנו מציעים 14 תחת אותו - - - על הטיוב,

סתם נו. לא הייתם רציניים. לא, לא, הסד של לוחות הזמנים חוזר. אתם לא רציניים שם, עזבי, נו. מי בעד הסתייגות 117? רגע, רגע, היועץ של האדון יוסף. הוא אומר לי תמשיך. מי בעד הסתייגות 117? רגע, הוא יושב לך על הראש. שישב. הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו שוב בסעיף (18) לסדר היום. אנחנו בסעיף קטן (ג), כתוב שהגוף המבצע יודיע לספק המורשה אם הוא מאשר את לוחות הזמנים בפרק הזמן להשלמת העבודות שנקבעו בהודעת התשובה לפי סעיף קטן (ב), או שאינו מאשרם. החליט הגוף המבצע שאינו מאשרם, יבצע את העבודות להעתקת התשתית בעצמו, לפי סעיף (1). אנחנו מציעים שבעצם סעיף קטן (ג), שהקראתי, יהפוך לסעיף קטן (ד), ובמקומו להוסיף סעיף קטן (ג) "הודעת התשובה כאמור בסעיף קטן (ב) תינתן לאחר בדיקה מקיפה של נתוני השטח והתוכניות ובשל בעיות ואילוצים העלולים למנוע את ביצוע ההעתקה ולעכב אותם. בגיבוש הודעת התשובה יתייעץ הגוף המבצע עם כל הגורמים הרלוונטיים לנושא, לרבות הגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק זה." אנחנו מציעים בסעיף (5)(ג) להוסיף "רשימת ארגוני חברה אזרחית עמם יש לקיים התייעצות: אדם טבע ודין; החברה להגנת הטבע ; צלול ; מגמה ירוקה ; חיים וסביבה".

בגלל שהם כאן, בעצם זה מצב שבו השתנו כל הנסיבות, ולמען הסר ספק, שראוי שקביעת ההוראות תהיה תחת, אחרי שקיימו הליך סדור והיוועצו עם כל הגורמים הרלוונטיים. אי אפשר להקל בזה ראש. ולכן, בגלל שינוי הנסיבות, ובגלל שבעצם, הגוף המבצע לא אישר ושהוא יבצע בעצמו, הוא צריך להתייעץ. יש כאן אי אישור תוכנית, והנסיבות התשנו, ולכן גם חובת ההיוועצות הרחבה יותר עם גורמים. אוקיי, מי בעד הסתייגות 118? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף קטן (ג), אנחנו מציעים אחריו להוסיף אחרי "החליט הגוף המבצע שאינו מאשרם" יבוא "ינמק את ההחלטה בכתב ויקבל את אישורם של שר הבינוי והשיכון והיועצת המשפטית לממשלה להחלטה, לאחר מכן ובכפוף לכך". כאן גם דנה, כשהגוף המבצע לא מאשר, זה צריך להיות מגובה באסמכתאות.

אנחנו חשובים שצריך להיות מנגנון פיקוח ובדיקה, על מנת למנוע מהגוף המבצע לבצע את העבודה בעצמו בריצה, ללא פיקוח והנמקה. ולכן, אנחנו צריכים לוודא את עילת הסבירות או את הסיבות שלפיהן הוא הודיע - - - מה? בעד לבטל את עילת הסבירות?

לוודא, לא לבטל. לא, לא, אז לא. טוב, מי בעד הסתייגות 119? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים,

120. סעיף (19) לחוק. אנחנו מציעים שבסעיף קטן (א), במקום "21 ימים" יבוא "21 ימי עבודה". ושוב, יש תקופות בשנה של חגי ישראל, שכמעט ו-21 ימים ברצף לא עובדים, ואם הדבר נופל על חגי ישראל בתשרי, אז זה פשוט בלתי ישים.

אנחנו חושבים ש-21 ימי עבודה זה המקום הנכון.

ולפני ההצבעה אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית. בבקשה, התייעצות סיעתית, 5 דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 12:58 ונתחדשה בשעה 13:04.) כן. טוב, צהרים טובים. הצבעה על הסתייגות 120. הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מדברים על, אני עוברת להסתייגות 121. יש כאן "ובלבד שפרק הזמן להשלמת ביצוע העבודות להעתקת התשתית הפסימית לא יעלה על פרק הזמן שנקבע בהודעת התשובה של

יש כל מיני עובדים,

כן. מי בעד הסתייגות 122? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מדלגים על סעיף (20)

גם פה דיברנו על זה שאי אפשר להשית אחריות על מי שלא ביצע, ובטח במקרה של נזק, רשלנות, צריך לוודא

האחריות היא על הגוף המבצע ולא על גוף התשתית. כן, ברור. מי בעד הסתייגות

זה לא גוף שיש מקום להתייעץ איתו. מי שיש להתייעץ איתו זה או הוועדה בכנסת או שר הבינוי והשיכון, אבל שר האוצר אין לו ערך מוסף בהתייעצות המקצועית להעתקת קו תשתית תקשורת

לפעמים קו תשתית עובר בעומק מסוים, בתוואי מסוים שיכולים להוות סכנה. ולכן, אם מדובר על שיפור שבגינו או לצידו יש בטיחות

אז כן לעודד גוף התשתית לעשות את השדרוג. מי בעד הסתייגות 132? הצבעה בעד, 2 נגד, 4 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מציעים שבסעיף

אנחנו טוענים שההסכמה היא לא דיכוטומית,

ולכן, אי אפשר לאלץ את רשות מקרקעי ישראל לתת את האישור. זה בעצם, כאילו לתת אישור

זאת עמדתינו.

ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מציעים שבסוף הסעיף קטן (ג) יבוא "התנאים יבוצעו ויקוימו בהקדם

מי בעד הסתייגות 139? הצבעה בעד 2 נגד 3 נמנעים 0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 26 להצעת החוק. אנחנו מציעים שבסוף הסעיף, הסעיף מדבר על איסור התניה, אנחנו מציעים בסוף הסעיף להוסיף "למעט במקרה שמטרת התנאי או התוצאה נובעת מדרישתו, עוסקות בשמירה על ביטחון ושלום הציבור, בבריאות הציבור ובשמירה על

כן. שיקול הדעת נדרש מהם.

המילה. מי בעד הסתייגות 141?

2 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. יחד עם זאת, כתוב כאן "מיקום קו התשתית שלגביו בוצע המיפוי, עד תום חמש שנים ממועד ביצוע המיפוי, אלא אם כן התקיימו

שוב, גם פה, בגלל הרגישות של הבטיחות וגם בגלל שינויים שהם עושים תדיר, אנחנו מציעים שקווי

הרווחת.

בעצם אנחנו בהסתייגות מספר 144. כן, את רוצה לנמק? כן.

הגענו ל-144?

אנחנו בסעיף 28 לחוק. אנחנו הצבענו על 143? כן, כן. הצענו.

אז אנחנו לחילופין מציעים שבסוף הסעיף יבוא "אלא אם חלפו למעלה מעשר שנים ממועד ביצוע פעולות או חלקן, או אם חל שינוי בנסיבות המקום, או אם מדובר באזור רגיש מבחינה היסטורית ואשר נמצאו בו בעבר ממצאים רבים או משמעותיים". מבחינתנו,

אנחנו מדברים על איזושהי סיטואציה שבה כן נמצאים, לאחר מעשה, ממצאים שהם מצדיקים התערבות. ולכן, אם חלפו עשר שנים, אז אנחנו חושבים, ונמצאו בעבר ממצאים, אז אני חושבת - - - טוב.

מי בעד הסתייגות 144? הצבעה בעד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו בפרק ג', נכון יש לי גם אפשרות להתייעצות סיעתית? כן. כן, טוב, אנחנו ב-145. בסעיף 29, בסעיף קטן (א)(3), אנחנו מדברים על הפרק שמדבר על פרסום נוהל פנייה לגורם מוסמך או גוף תשתית. בסעיף קטן (3) כתוב "פרקי הזמן למתן מענה לפנייה לקבלת מידע כאמור, או למתן החלטה בבקשה לקבלת אישור פעולה כאמור בפסקה (2), בידי הגורם המוסמך, לרבות פרק הזמן להודעת הגורם המוסמך לפונה או למבקש, לפי העניין, בדבר אי הגשת מלוא פרטי המידע, המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות פסקאות (1) ו-(2)". אנחנו חושבים שבסופו יבוא "פרקי הזמן שיפורסמו יאושרו, קודם

היועצת המשפטית לממשלה ועל ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.". אז אנחנו חושבים יש חשיבות למנגנון בקרה ופיקוח על פרקי הזמן שנקבעו, ובכלל בחינה האם הם מותאמים לצרכים ולאפשרויות הביצוע. ולכן, אנחנו מציעים להוסיף את המשפט שקראתי בסוף.

מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. לפיכך אנחנו מציעים שבסעיף קטן (א) יתווסף סעיף (5), שבו אנחנו אומרים ש"הגורם המוסמך ימנה עובד מטעמו, אשר יסייע, ינתב וידריך את הגופים המבצעים בכל שאלה או צורך, בכל הנוגע לתהליכים הנדרשים והמפורסמים באתר האינטרנט כאמור". סך הכל אנחנו כאן רוצים לייעל את הממשקים ואת התהליכים.

בעקבות העובדה שזו תשתית לאומית משמעותית, נדרש מורה נבוכים כזה. וכמו שנדרש, אם אתה זוכר קודם, מהרשות המקומית למנות עובד מטעמה, קל וחומר מהגורם המוסמך. ולכן, יש חשיבות שהגורם המוסמך ימנה עובד מטעמו לתכנון. הסעיף המקורי דיבר על כל גורם מוסמך,

לא, אבל אתה זוכר, אני אומר שבנושא של הגורם הקודם, שצריך לשים עובד מטעמו, והרשות המקומית גם, במקרה שהיא צריכה לשים - - - כל הגורמים המוסמכים.

אתה זוכר שטענו שאולי צריך שהממשלה תשתתף במימון.

קל וחומר שהגורם ימנה מישהו מטעמו בשביל לתכלל את כל המורכבות. ולפני שמצביעים, אם מצביעים, אני רוצה התייעצות סיעתית. בבקשה, התייעצות סיעתית חמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 15:24 ונתחדשה בשעה 15:28.)

היינו ב-146, נכון? רגע, לא, עכשיו רק צריך להצביע. כן, מי בעד הסתייגות 146? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מדברים, בסעיף 29, על סעיף קטן (ג), שאנחנו מציעים, כתוב כאן "לא פרסם גורם מוסמך בנוהל הפנייה פרק זמן למתן מענה", ואנחנו, בסעיף הכתוב, "ואולם לעניין הבקשה לקבלת אישור לפעולה הנדרש לביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקר מים או סקר קרקע, נטילת דגימות מהמים או מהקרקע, לגורם המוסמך לתת החלטתו בבקשה תוך 14 ימים ממועד הגשתה". אנחנו מבקשים, בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ובלבד שמתן מענה או החלטה לפי סעיף זה, ייעשה באופן יסודי ומקצועי ויתבססו על נתונים ומידע מקצועי. במקרה אחר יימשכו המועדים שנקבעו בהתאם לצורך ולנסיבות העניין". בעצם אנחנו מבקשים להוסיף סייג לאיכות המענה, על מנת להבטיח מענה מקיף ומקצועי, ולכן, סייג לאיכות. סייג לאיכות, שתיקה. סתם, הצבעה. הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים,

בסעיף (ד), לא ברור לנו, זה מדובר על "יותקן נוהל הפנייה לגבי אותו אישור בתוך 14 ימים מיום תחילתו של הדין האמור". אני רגע אקדים. "כלל הגורמים המוסמכים יפרסמו את נהלי הפנייה אליהם לפי סעיף זה לגבי המידע ולגבי אישורי הפעולה שבסמכותם לתת, ערב יום התחילה לפי דין או הנחיות". לא כל כך ברור לנו מה זה ערב יום התחילה. אנחנו מציעים שזה יהיה ביום התחילה כי מה זה ערב יום התחילה?

שבועיים? חודש? בלילה קודם?

כשאומרים ערב יום התחילה בחקיקה, הכוונה היא למה שחל לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף.

זאת אומרת, זאת תקופה ארוכה. זה ניסוח קצת עמום.

אתה אומר שזה מקובל?

ביהדות, היום מתחיל בערב.

אז זו הכווה. ערב יום התחילה. לא, אבל זה היה לי קצת עמום, אבל בסדר. מי בעד הסתייגות 148? הצבעה בעד, 1 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 30 להצעת החוק. מדובר על פרסום נוהל פנייה לגוף תשתית המקיים תיאום תשתיות. סעיף קטן (ב), כתוב "לא פרסם גוף תשתית נוהל פנייה אליו לפי סעיף קטן (א), ייתן מענה לכל פנייה של גוף מבצע אליו במסגרת תיאום תשתיות בתוך 30 ימים ממועד הפנייה". אנחנו מציעים שבמקום 30 ימים יבואו "בתוך 30 ימי עבודה" או יותר, "אם הדבר נדרש לאור מורכבות הנושא וסוג המיזם וסביבתו". גם פה, אנחנו חושבים איכות לפני כמות. וכבר דיברנו על זה שלפעמים יש זמנים בשנה שזה בלתי אפשרי.

כיוון שזאת הצבעה חגיגית, אני נותן לכל חבר כנסת את הכבוד שלו. היועמ"שים תמיד הורסים את החגיגה, אין מה לעשות. טוב, מי בעד הסתייגות 149? הצבעה בעד, 1 נגד, 3 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. היית צריך לעשות את זה לפי שמות, בגלל שזו חגיגה.

74 ו-75 שם. רגע, רגע, אני מבין כשמדברים איתי אחד אחד. אני לא מבין כשמדברים איתי עשרים. אתה זוכר שדחינו את ההצבעות בנושא? נכון, נכון, נכון. אז אנחנו חוזרים עכשיו לנקודה? הסתייגויות 73, 74 ו-75. 73 ו-74, בבקשה, כן. אני מזכירה לאדוני שאנחנו דיברנו על פרסום המידע שהוא לא יהיה רק באתר משרד האוצר. אמרנו שנכון יהיה להכניס את זה לעוד, למידע שהוא יותר מקובל לפרסם שם תשתיות לאומיות. ודנה אמרה שהם יחשבו על איזשהו נוסח, שזה מקובל עליהם. דנה, אם את רוצה. כן, משרד האוצר, להגיב. אנחנו נפרסם גם באתר משרד האוצר וגם באתר ממשל זמין. אוקיי.

אז איך אתה רוצה להצביע?

לא, אנחנו מצביעים ומקבלים את ההסתייגות, לא? ההסתייגות קצת עמומה פה. אנחנו נצביע על הנוסח שדנה אמרה, שבעצם בנוסף לאתר משרד האוצר, זה יפורסם גם באתר ממשל זמין.

וגם סעיף 5א,

אוקיי. רגע, שנייה. במקום הסתייגות 73 ו-74. כן, אז אנחנו אומרים "שר האוצר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האוצר ואתר - - - "ממשל זמין את פרטי מאגר המידע בתחום התשתיות הלאומיות אשר ישמש כמאגר אליו יועבר המידע לפי חלק זה".

בסדר גמור.

אנחנו מצביעים עליהם ביחד? ההסתייגות הייתה 73 ואז נאמר שאם לא מקבלים אותה, אז לחילופין את 74. אז רק למען הפרוטוקול נגיד שאם מקבלים את הסתייגות 73, אז דוחים את 74,

טוב, בסדר גמור. אנחנו מצביעים על הסתייגויות 73 ו-74 יחדיו. מי בעד ההסתייגויות? כפי שהוצג על ידי משרד האוצר.

מי בעד? הצבעה בעד, 4 נגד, 0 נמנעים, 0 ההסתייגויות התקבלו.

הישג למפלגת "יש עתיד". זו דרך טובה לסיים, לא? היו גם דברים ענייניים. רביזיה. רביזיה. אתה רוצה את הרביזיות שלנו קודם? לא, בואו נעשה את ההסתייגויות של "המחנה הממלכתי". של "המחנה הממלכתי", אוקיי. שנייה, אנחנו נגיד מה הם מצמצמים. טוב. יש מספר הסתייגויות של "מחנה הממלכתי" שירדו.

יש לכם עותקים? אוקיי.

מציגה. טוב, אז אנחנו ברשותכם,

כן. אנחנו מדברים על סעיף 5 העברת מיפוי תשתיות למאגר המיפוי. יש בסעיף 5(א), (ב) ו-(ג), אז להוסיף סעיף 5(ד) על מרכז מיפוי ישראל, להעביר את המידע - - - לא. זו הסתייגות שירדה.

אה, רק זה נשאר.

ככה הבנתי.

סליחה.

אז בעצם בקשה להוסיף סעיף 5(ד) "על מרכז מיפוי ישראל להעביר את המידע שנאגר אצלו לידיעת הרשויות המקומיות ו/או תאגידים שבבעלותן,

כי חלק מכל קבלת ההחלטות וחלק מכל בדיקת התוכניות ושכבות של אזמדים שנמצא באתרים, ולכן, חייבת להיות פלטפורמה שבה מעבירים את המידע ממרכז המיפוי כך שהוא יוכל להיקלט גם במערכות ה-GIS של הרשויות המקומיות. זה סופר קריטי, באמת

ובטח שאי אפשר לבצע עבודות בשטח של רשות מקומית בלי התייחסות של רשות מקומית. בפרקטיקה, חברות התשתית בטח ובטח מתאמות עם רשות מקומית, שואבות את

0 ההסתייגות לא התקבלה. אני הבנתי שהסתייגות 21, 22 נמשכו, ואנחנו עוברים להסתייגות מספר 23.. בסעיף 14 שדן בהעתקת

גם כאן,

ובהסתייגות מספר

בעצם אנחנו ניכנס לדון שוב על הרביזיות בשעה 17:00,

אנחנו ניתן לך רבע שעה לנמק את כל ההסתייגויות,

אוקיי, זה אחד אחד אחד אחד,

כשברקע הדברים, אנחנו חייבים לזכור,

בטח לא בבריאותו.

לא במשאבי הטבע שניתנו לנו כאן למשמורת,

מה שמקשה עלינו בדיון מעמיק ויסודי, כי אני חושבת שלא נכון שהפרקים יפוצלו. ניחא כל פרק נידון בוועדה אחרת,

ככה אני לפחות עוברת מוועדה לוועדה,

זה בחינוך,

וגם, בכל מה שקשור בתשתיות מקומיות וקל וחומר, ברישוי עסקים.

אבל,

גם לומר שמצאתי שיש פגיעה בכל מה שקשור לצווי הפסקה מנהליים, ובסמכות של,

השר להגנת הסביבה או השר להגנת הסביבה, להפעיל צווי הפסקה מנהליים כשהיא מזהה שיש איזושהי הפרה של חוקים חשובים מאוד לבריאות

שזה בשום קנה מידה, ובשום, מניסיון שלי כמי שהייתה יושב ראש וועדה מקומית ויודעת כמה זמן לוקח להכין את הגדרת ההנחיות לעריכת התסקיר. שבעה ימים זה משהו שהוא פשוט מלמד על

אני לא יודעת מה נסגר בסוף עם הולחו"ף, עם הוועדה לשמירת הסביבה החופית. אבל, גם כאן, מדינת ישראל התברכה ברצועת חוק. אבל, רצועת החוף נמצאת בסכנה מתמדת. אנחנו מכירים את

האם ביטול אישורים של גורמים רגולטוריים? יש מצב שגם אפילו רוצים לאשר תוכנית ללא תסריט. אני יכולה לומר, שוב, כיושבת ראש וועדה מקומית, תסריט זה המראה הראשונה לתוכנית כשלא נוברים בתוך הוראות התוכנית. אז תסריט הוא ממש מורה נבוכים להבנה של גבולות

והמכלול הכפרי השמור, ובעצם אין כאן איזושהי, אפילו אין כאן הבחנה ביכולת של חדירה

השאלה היא כמה זמן את רוצה למשוך.

אם יש הסכמה, אפשר גם להצביע על כל הרביזיות ביחד. לא,

ואז אנחנו בכל מקרה נפגשים פה בשמונה וחצי.

קודם כל צריך להצביע על החוק עצמו. יש לנו זמן

רביזיה להסתייגות 8? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 9? אוי זה מצחיק אותי. זה מאוד חשוב, דרך אגב.

מי בעד הרביזיה להסתייגות מספר 9? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 10? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 11? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0

מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 12? וגם זה חשוב. הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 13? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 14? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 15? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 16? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 17? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר

הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 32? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 33? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא

הסט ששומרים רק לביקור שהמלכה מגיעה, שיהיה להם סט פורצלן יוקרתי. אז היא כל הזמן אומרת לו "תיזהר, תיזהר, תיזהר".

שמעכשיו ועד סוף החיים אני נזהר אלא אם כן תודיעי לי אחרת". אז בואו נסכם שמעכשיו אני נגד עד הסוף אלא אם כן תודיעו לנו אחרת.

הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 68? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 69? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 70? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא

מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 71? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 72? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה.

ו-74 דילגנו. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 75?

3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 76?

3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 77? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 78? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 79? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 80? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 81? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 82? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 83? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 84? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 85? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 86? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 87? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 88? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 89? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 90? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 91? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 92? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 93? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 94? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 95? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה.

בעד רביזיה להסתייגות מספר 96? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 97? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 98? נו, מה אתם אומרים,

מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 102? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 103? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 104? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 105? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 106? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 107? הצבעה בעד,

נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 108? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 109? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 110? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 111?

הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 112? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 113? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 114? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 115? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 116? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 117? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 118? הצבעה בעד,

הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 136? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 137? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 138? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 139? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 140? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 141? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0 הרביזיה לא התקבלה. מי בעד רביזיה להסתייגות מספר 142? הצבעה בעד, 2 נגד, 3 נמנעים, 0

רגע, עכשיו מצביעים על החוק. כל ההסתייגויות - - - חלקן התקבלו. על ההסתייגויות שהצבענו עליהן נגד, כל הרביזיות לא התקבלו. אנחנו לא פותחים דיון מחדש על ההסתייגויות. ובעצם מה שנשאר לנו זה להצביע על החוק. בעצם יש שני סעיפים, החלק שלנו בחוק מורכב משני סעיפים סעיף 93 וסעיף 94 שבו סעיפים 1 עד 30 להצעת החוק. אפשר להצביע בהצבעה אחת. בכפוף לתיקונים שדיברנו?

כמובן, אנחנו מצביעים, רק להבהיר לחברת הכנסת. אנחנו מצביעים על נוסח החוק בתוספת ההסתייגויות שהתקבלו. רגע, איפה מצביעים? בהצעה אחת וזהו? אפשר להצביע. אז אנחנו מצביעים עכשיו על 93, על סעיפים 93 ו-94? כן. על חצי מ-94 כי החצי השני נמצא בוועדת הפנים.

סעיף 1 עד 30. נכון. מי בעד הצעת החוק בסעיפים 1 עד 30? שירים את ידו. הצבעה בעד, 3 נגד, 2 נמנעים, 0 אושר. אני קובע שהסעיפים הללו התקבלו כנוסח הוועדה בתוספת ההסתייגויות שעליהן דיברנו. אני מכריז עכשיו רביזיה על פרק א' חלק א', כי יכול להיות שאנחנו נצטרך לערוך שם עוד שינויים לגבי המועד שאנחנו נתכנס לדון על הרביזיה. אנחנו נודיע בהמשך. אז שוב, אני חוזר, רביזיה על פרק א' בחלק א'. פרק א': מטרה והגדרות, בתוך חלק א' : הוראות כלליות. את כל הפרק? הרביזיה היא על הכל? הפרק הוא שני סעיפים.

מטרה והגדרות?

ההצעה היא לפתוח, זאת אומרת, לדון מחדש בפרק הזה. נעדכן. נעדכן. אבל, למה אחרי ההצבעה? סליחה. רביזיה זה תמיד אחרי ההצבעה.

בדרך כלל עושים את זה כי אם רוצים לעשות עוד שינויים, שאפשר יהיה לעשות שינויים. אז כיוון שאנחנו עכשיו גם עם החוק של יעקב אשר, אז אנחנו צריכים עוד. הוא אמר שהוא פותח רביזיה לפרקים - - - הוא לא פותח,

כן, הוא מבקש את האפשרות לפתוח במידת הצורך. זה יעלה להצבעה כמובן. ואז,

נניח שהם עושים שינויים, אנחנו יכולים להגיש הסתייגויות?

אם הם עושים שינויים, כן. שלא יהיה לנו משעמם, מטי. תודה רבה חברים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:44.